הראשונה היא שאילתה דחופה מס' 463, מאת חברת הכנסת מירב בן ארי. נושא השאילתה: חישוב דרגת השתתפות במעונות יום ומשפחתונים. חברת הכנסת מירב בן ארי, את יכולה לקרוא את נוסח השאילתה, ואז נשמע את השר. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

השתתפות המדינה בשכר לימוד במסגרות המוכרות לאימהות עובדות איננה מתחשבת באימהות במשרה שהיקפה מוגדר וקטן מ-36 שעות שבועיות. ברצוני לשאול, עוד פעם, תחזרי, לא שמענו טוב. השתתפות המדינה בשכר לימוד במסגרות המוכרות לאימהות עובדות איננה מתחשבת באימהות במשרה שהיקפה מוגדר וקטן מ-36 שעות שבועיות. ברצוני לשאול: מדוע מחושבת דרגת ההשתתפות על פי מספר השעות המופיעות בתלוש ולא על פי היקף המשרה?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברתי חברת הכנסת, חבריי חברי הכנסת, כפי שאת יודעת, יש רצון של המשק הישראלי, של כולנו, שנשים וגברים כאחד יצאו לעבודה, ואנחנו מסבסדים את המעונות לפי שעות העבודה. מי שיוצאת מעל 36 שעות וזה לא משרה מלאה מקבלת סבסוד מלא, מי שיוצאת פחות, מקבלת פחות, 150 שקל פחות, לפי מדרגות של שעות. יחד עם זה, אני לא יודע למה, כאילו ילדים ותינוקות נולדים בגיל שלוש, יש העדפה בולטת למשרד החינוך, על מורים וגננות שעובדים 24 שעות. אבל כפי, נדמה לי, אני לא יודע, שאת די חברה קרובה של שר האוצר, והשאלה הייתה צריכה להיות אליו: אדוני השר, למה אנחנו מפלים את המעונות של משרד העבודה? למה אנחנו מפלים את המטפלות של משרד העבודה? למה אנחנו לא נותנים כמו במשרד החינוך? אז תעשי טובה לי ולגננות והמטפלות: תחוקקי ותעשי השוואה, כי הילדים לא נולדים בגיל שלוש, ילדים הולכים לגן גם בין אפס לשלוש, ויש אפליה בתקנים ויש אפליה במעונות,

כחברת כנסת, אני מצפה שתחוקקי, תעבדי ותתקני את העוולות האלה ואת העיוותים האלה. שאלה נוספת לחברת הכנסת מירב בן ארי, וגם לחבר הכנסת טלב אבו עראר. עכשיו שאלה קשה.

קודם כול, תודה. אני לא שואלת שאלה קשה. פשוט עכשיו, ואני חבר של שר האוצר. אני יודעת.

אני מהקואליציה וחבר של שר האוצר. הכול בסדר. וגם מפרגן לו. אני יודעת. אני רק רוצה לשאול משהו אחד, בדיוק בנקודה שעליה דיברת, על המורות והגננות. המורות, בסופו של דבר, באמצעות רפורמת אופק חדש כן קיבלו את האפשרות לתוספת. היום מה שקורה הוא שגננת צריכה לחפש לעצמה עוד

ילדים במעונות של משרד החינוך מקבלים מענקי מעונות בלי בדיקת הבטחת הכנסה, בלי כלום. יש אפליה בוטה, יש אפליה בוטה של משרד העבודה לעומת משרד החינוך. אז אדוני אומר שגננת שעובדת מעל גיל שלוש כן זכאית ואותה גננת שנמצאת במעונות שלך לא זכאית? אדוני אומר שיש אפליה בוטה של משרד העבודה לעומת משרד החינוך והתנאים שמקבלים גננות במשרד החינוך עדיפים על אלה שבמשרד העבודה.

תודה. חבר הכנסת טלב אבו עראר עוד לא קיבל אפשרות לשאול שאלה נוספת. בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, הצבת כוח אדם דובר השפה הערבית היא הכרחית בעמדות השירות השונות במוסד לביטוח לאומי בבאר שבע, לקהל הפונים הרב מהאוכלוסייה הבדואית, לכאורה צרכן שירותי משרדך,

כוח אדם שיכול להביא לפרי עמל מועיל במיוחד ולמתן שירות הולם ולייצוג לערבים המועסקים בסקטור הציבורי. כיצד מכובדי יכול להביא להגברת מספרי המועסקים בעמדות, או לפחות מדריכים דוברי השפה?

תודה, חבר הכנסת טלב אבו עראר. האם השר רוצה להתייחס? כן, למה לא? אני אוהב אותו. אני אוהב אותו, אני אתייחס אליו. אם לא, לא הייתי מתייחס. אתמול הצבענו בקריאה ראשונה על התקציב, והיה קרב לא קל על תקנים.

אתה די צודק, כי בביטוח הלאומי בבאר שבע צריך דוברי השפה הערבית, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.

השר נשאר איתנו על מנת להשיב, אני יכול לרדת להביא את התשובה? אם אין ברירה, תרד. ספורט זה תמיד טוב.

גם השואל הבא, חבר הכנסת יואל רזבוזוב, יעיד שספורט זה תמיד טוב. כשהשר יחזור הוא ישיב על שאילתה דחופה מס' 464, מאת חבר הכנסת יואל רזבוזוב,

נושא השאילתה: אישור עבודה בשבת לפקחי עיריית אשדוד. בבקשה, חבר הכנסת רזבוזוב. נא לקרוא את נוסח השאילתה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, ברצוני לשאול: מי נתן אישור עבודה בשבת לפקחים יהודים הנותנים דוחות לעסקים בשבת מטעם עיריית אשדוד? לפי חוק העבודה, אדוני היושב-ראש, חברי חבר הכנסת, וחברי על אמת, זה לא כמו אצל עורכי הדין: חברי או חברתי המלומדת, והם לא מדברים אחד עם השני או יורים אחד בשני,

חברי על אמת. לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 1951, חל איסור להעסיק עובדים ביום המנוחה השבועי שלהם, כאשר לגבי יהודים נקבע כי יום המנוחה שלהם הוא יום השבת, ולגבי מי שאינם יהודים,

שבת או ראשון, לפי בחירתם. סעיף 12 לחוק קובע כי שר העבודה, אני, רשאי להתיר העסקת עובדים ביום המנוחה שלהם בהתאם לעילות הקבועות באותו סעיף. יש לציין כי החוק קובע שני סוגי היתרים להעסקת עובדים במנוחתם השבועית: היתר מיוחד, היתר פרטני למעסיק מסוים, ההיתר ניתן לאחר בחינה מקצועית במשרד, ונדרש לחדשו מעת לעת, כמו שאנחנו עושים ברכבת: בודקים בכל שבוע את העבודות, את הנחיצות, את האי-נחיצות, ומאשרים כל שבוע אנשים מסוימים בהגדרת עבודה, היתר כללי, היתר אשר מאפשר לענף שלם לפעול בשבת, לדוגמה, היתר כללי לשמשים וסדרנים במקומות ציבוריים, לעבודה בבתי חולים, שמירה, וכיוצא בזה. העסקת עובדים תחת היתר כללי אינה דורשת היתר מיוחד. בחוק יש היתר לסדרנים ושמשים, כמו שאמרתי, והעיריות מנצלות את ההיתר הזה, והן עצמן לא מבקשות היתר ספציפי ונותנות את האישורים.

אם אתה רוצה לבדוק, אתה צריך לפנות לעירייה, אתה צריך לפנות לעירייה ולשאול את היועצים המשפטיים שלה מתוקף מה הם נתנו את ההיתר. שאלה נוספת לחבר הכנסת יואל רזבוזוב.

זאת אומרת שהפקחים פועלים מהיתר כללי ולא מהיתר מיוחד.

נכון. האם זו לא צביעות מטעם העירייה לתת דוחות לעסקים יהודיים שעובדים בשבת על ידי פקחים יהודים שעובדים ללא היתר מיוחד בשבת? טוב שאתה התעוררת במקרה, באמת במקרה, כי אני עמדתי על הדוכן הזה לפני, אני יודע, סיפרת סיפור עם הרכב שלך. סיפרתי סיפור עם הרכב. אני בא, הולך לחניה, וחניתי בחניון, ואני רואה פקח עומד, בעיריית הרצליה, אני הולך לים בשבת, אני רואה פקח נותן רפורטים בשבת. אמרתי לו: תגיד לי, מי נתן לך היתר לעבוד? אמר לי: העירייה. באתי לפה, סיפרתי את הסיפור. אמרתי: מה פתאום הוא מקבל היתר לעבוד בשבת ונותן רפורטים בשבת? זה לא עבודה, והתברר שיש להם את ההיתר הזה. היתר כללי, אבל לא

לא בתשלום, כי אני לא משתמש בשבתות גם בזה. אבל אני אומר לך: פקח, זה עצבן אותי. בייחוד מי שבא להרצליה לים, הפקחים מסתובבים בשבת ותוקעים רפורטים, חבל לך על הזמן.

אשדוד זה נחמד עכשיו, יש חרדים,

חנויות. אבל אם תלך בשבת להרצליה, ותראה את הפקחים, ותעמיד אוטו, תבין שהיינו צריכים לשאול שעה אחת קודם. אני עמדתי על הדוכן הזה ביום הראשון שהייתה לי הזדמנות אחרי שראיתי את האירוע, ושאלתי את אותן השאלות, כי ידעתי שאני נותן את האישורים. ובאתי ליועצים המשפטיים שלי ואמרתי: מתוקף מה הסתובב אותו פקח ונתן רפורטים במקומות שלא מפריעים לאף אחד? בכל הארץ מותר כחול-לבן, והוא נתן להם רפורטים בשבת. כי יש עיריות שעושות מה שהן רוצות: גם ראשון, גם אילת, זה היתר כללי? זה חוק מקומי כזה, זה הסדר מקומי. גם בהרצליה בשבת תוקעים רפורטים בכחול-לבן. כשאתה בא ליישובים אחרים, תל אביב, בכחול-לבן אתה יכול לחנות. זאת אומרת, הם עובדים בלי היתר מיוחד? הם עובדים לפי החוק, לפי היתר לא אישי. היתר כללי. יש להם היתר כללי, והם מנצלים, לפי סמכות שנותנים להם היועצים המשפטיים של העירייה. עיריית הרצליה?

תודה, אדוני השר. אבל הוא לא מתעניין בעיריית הרצליה, כי יש עכשיו הרבה חניה. אני גם בשבתות האלה בחורף נוסע לים. יש הרבה חניה. עדיף ללכת לים ברגל, זה ספורט יותר טוב. אז אני צריך לעבור לדירה ליד הים.

כחבר כנסת. תודה לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ על תשובותיו. אני מתכבד להזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אליהו בן-דהן להשיב על שאילתה דחופה מס' 466, מאת חברת הכנסת עליזה לביא. נושא השאילתה: מסרונים לחיילות דתיות. בבקשה, גברתי תקרא את נוסח השאילתה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, עשרות חיילות דתיות קיבלו מסרון למכשיר הטלפון הפרטי שלהן ובו קישור לחוברת שכתב הרב יגאל לוינשטיין. החוברת מכפישה את צה"ל, קוראת לנשים דתיות לא לשרת. חשוב להדגיש שהחיילות האלה מעולם לא נרשמו לרשימת תפוצה שמבקשת לקבל חוברת כזאת או מטעם ארגון שנטל אחריות על המשלוח. כיצד הגיעו מספרי החיילות לארגון המפיץ, חות"ם נקרא הארגון, בלי שביקשו? האם הייתה הדלפה של הפרטים החסויים מתוך הצבא? ארגונים שאליהם פנו החיילות מספרים לי כי החיילות שהתגייסו השנה לא קיבלו את המסרון, כך שברור שיש פה הדלפה ממקור פנימי שמבחין בין מחזורי הגיוס.

מה עמדתו של השר בעניין הזה ומה תגובתך?

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני סגן שר הביטחון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האירוע אינו מוכר לגורמי הצבא. אין גם אינדיקציה כלשהי שמספרי הטלפון של החיילות הועברו על ידי גורם צבאי כלשהו. ולכן, למותר לציין כי יש באפשרות החיילות שקיבלו את המסרון להגיש תלונה בנושא למשטרת ישראל. בבקשה, שאלה נוספת לחברת הכנסת עליזה לביא. להגיש תלונה למשטרת ישראל ולא למשטרה הצבאית,

חיילות בתפקיד, שמעולם לא היה להן קשר, הטלפונים שלהן מועברים בצורה קבוצתית. הגורם היחידי שיש לו את המידע על החיילות, כולל את מספרי הטלפון, ברור שמישהו מתוך הצבא הדליף את מספרי הטלפון של הבנות הדתיות.

האם זה לא עניין למשטרה הצבאית שתחקור את הנושא?

תודה, גברתי. בבקשה, סגן שר הביטחון.

גורמי הצבא טוענים: אין להם שום אינדיקציה שהיא שזה בכלל יצא מהצבא. יש גורמים נוספים. אני יכול להגיד לך גורם פשוט: את יודעת לבד שיש הרבה מוסדות תורניים דתיים, תיכוניים, וראשי המוסדות יודעים איזה בנות הלכו לצבא ואיזה בנות הלכו לשירות לאומי. זו דוגמה אחת. אני יכול לתת לך דוגמאות נוספות. בכל מקרה, הצבא אומר באופן ברור שזה לא יצא ממנו. אין לצבא שום קשר לעניין, ולכן הצבא גם לא יודע אפילו איפה להתחיל לחקור בעניין הזה. תודה, אדוני. חיילות שחשופות לאיומים זה לא עניינו של הצבא, אדוני

תודה לחברת הכנסת השואלת. אני מתכבד להזמין את השר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן לעלות לבמה על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 465, מאת חברת הכנסת רויטל סויד. נושא השאילתה: קביעת התאבדות בחקירת מות נער. חבר הכנסת יונס יהיה שואל נוסף. בבקשה, גברתי. שלום לשר ארדן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, נושא השאילתה, נשוא השאילתה שאני הגשתי זה סיפור מאוד עצוב וכואב, ויש לומר מדאיג.

לגבי קביעת ההתאבדות בחקירת מות הנער רוסטיס גוביץ' ב-6 במאי 2013 התקשר הנער רוסטיס נסער למשטרה וסיפר שתוקפים מאיימים להשליכו מהגג. חרף ציון הכתובת המדויקת היכן הוא שוהה, השוטרים הגיעו לכתובות אחרות. כשהם הגיעו למקום הם מצאו גופתו כשהיא למרגלות הבניין והם קבעו שהוא התאבד. ורצוני לשאול את כבוד השר: 1. קודם כול, האם נכון הדבר? 2. מדוע לא נבדקו מחדלי המשטרה? לקח לשוטרים 15 דקות להגיע. הם קבעו שהוא התאבד כבר במקום, ואמרו את זה וציינו: מדובר פה בהתאבדות. הם לא בחנו אפיקי חקירה אחרים, כמו רצח, למרות שהייתה קלטת לפני כן. 3. מדוע, אף שהמשפחה, משפחה תומכת מאוד, פנתה במשך ארבע וחצי שנים שוב ושוב למשטרה, לרבות באמצעות עורך דין, הם לא קיבלו את קלטת השיחה אלא רק לאחרונה, אחרי שעורך דין אחר פנה מטעמם, הם קיבלו את אותה קלטת, כשכאמור, בקלטת עולה השיחה שבה הנער נסער ומבקש, חברת הכנסת רויטל סויד, מקובל לקרוא את נוסח השאילתה, והשר ישיב, כי זה מה שהוא קיבל מראש.

תודה, גברתי. בבקשה, אדוני השר. תודה לחברת הכנסת סויד. אני הייתי מציע לך, כמו שאני מציע לכל חבריי ולכל נבחרי הציבור, שלא לאמץ תמיד כל טענה או כל גרסה כנגד משטרת ישראל, אתה לא צריך להגיד את זה לי, נכון? ולהתבסס עליה כהנחה בתוך השאלה, אלא להשאיר גם איזשהו סימן שאלה, לפחות אם מעוניינים באינפורמציה. אז אני אתן את התמונה המלאה לגבי המקרה הטרגי שתיארה חברת הכנסת סויד. כמו כל מי שראה,

את התחקיר ששודר על מותו של רוסטיס, הנער רוסטיס, זיכרונו לברכה, גם אני הזדעזעתי וכאבתי את הכאב של משפחת גוביץ' ממגדל העמק, שאכן למעשה עולמם חרב עליהם עם מותו של בנם. אני מבין לחלוטין כמה שהכאב הזה עצום, ומלווה אותם שנים ארוכות ולא מרפה, ואני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהביע את השתתפותי בצערם הכבד. אני בדקתי את הנושא ואת הסיפור התקשורתי אל מול משטרת ישראל. כידוע, הרבה פעמים התקשורת, כשהיא מקבלת סיפור, זה לא משנה אם הוא נגד פוליטיקאי או נגד משטרת ישראל, העובדות מעצבנות לפעמים, מקלקלות את הסיפור שהתקשורת רוצה לספר, ולמעשה לעיתים נגזר עלינו כנבחרי הציבור להביא את העובדות המלאות, שאולי קצת נותנות תמונה מדויקת יותר,

תקשורתית-פרובוקטיבית-סנסציונית, של הסיפור העצוב הזה. ב-5 במאי 2013 ב-10:06 התקשר רוסטיס זיכרונו לברכה למוקד, כפי שניתן היה לשמוע בהקלטה ששודרה בטלוויזיה, ודיווח על הכתובת שבה הוא נמצא ועל כך שהוא מותקף על ידי רעולי פנים, ומייד לאחר הדיווח שלו השיחה התנתקה.

המוקדן שקיבל את השיחה ניסה להתקשר אליו חזרה. לצערנו הרב,

כיוון שהשיחה כבר לא נענתה, אגב האמירות שלך שהמשטרה לא בדקה את מחדליה, כבר החלטת שיש מחדלים וכבר החלטת שלא בדקו גם את המחדלים, שתי הנחות שאין להן על מה לסמוך. מכיוון שהמוקדן לא הבין בזמן אמת את הכתובת שנמסרה בשיחה, הוא בדק את מספר הטלפון שממנו התקשר הנער, והמספר הזה היה רשום על שם אביו. הכתובת שהייתה רשומה על המספר הייתה הכתובת הישנה של בית המשפחה, ולכן, לצערנו, הניידת, שנשלחה באופן מיידי, נשלחה לכתובת הישנה. אבל הוא אמר את הכתובת. הוא אמר את הכתובת שבה הוא נמצא. אבל המוקדן לא הבין, מה לעשות? הוא ניסה להתקשר אליו חזרה, ואת בטח תעזרי לי להעביר מהר את החוק שתקוע כבר בכנסת, כי ראשי הוועדות, לא בוער להם כלום, ואי-אפשר לאכן היום מישהו שמתקשר למשטרה, כי משרד המשפטים מגן על הפרטיות של המתקשרים במקום להציל את חייהם. אז אולי תדברו פעם אחת על איפה המחדלים האמיתיים שמפריעים למשטרה לעשות את עבודתה. כי במדינה ההזויה הזאת המשטרה הייתה יכולה לאכן אזרח שמתקשר אליה מיידית על פי המיקום של הנייד שלו, ואז לא צריך לשאול את הכתובת שלו ולא צריך לבקש רשות, פשוט רואים אוטומטית מאיפה הוא מחייג.

את הכתובת.

העובדות הן שהמוקדן לא הבין את הכתובת שהנער אמר ולא הצליח לחזור אליו. זה מה שעיכב את הגעת הניידת. גם אם תצעקי עוד אלף שנה וגם אם ערוץ 10 יעשה עוד מאה תחקירים, זו המציאות. וכאן עוד פעם אני אדגיש דבר מדהים, שאזרחים רבים לא יודעים דרך אגב, גם אני נדהמתי כשנכנסתי לתפקיד שלי, שב-2013, אנחנו מדברים על לפני ארבע שנים וחצי, לא הייתה למשטרה בכלל האפשרות להשמעה חוזרת של שיחה באופן מיידי. שמעת את זה? אני חוזר עוד פעם: ב-2013 לא הייתה אפשרות למוקדי המשטרה,

להשמיע באופן מיידי שיחה שנקלטה במוקד. יש 9 מיליון שיחות בשנה, כן? זה לגבי האיחור ב-15 דקות.

כלומר, המוקדן שלא הבין את הכתובת ולא הצליח לחזור אליו, לא היה יכול לשמוע עוד פעם את השיחה כדי לפענח את הדברים שנאמרו בה. זה הזוי, אני מסכים, זה מוזר, אבל במשטרת ישראל היו ועדיין יש פערים טכנולוגיים שאני עוסק בהם מהיום הראשון שלי בתפקיד. אני תכף אתייחס לזה. בשלב הזה, ותוך כדי ניסיונות של הניידת לאתר את הנער, התקבלה במוקד קריאה נוספת, שדיווחה על אדם המוטל על המדרכה בכתובת שבה התגורר רוסטיס. הניידת הגיעה לשם, ולצערנו הרב,

מצאה אותו מוטל על המדרכה. למקום הגיעו גם כוחות מד"א ומותו נקבע, לצערנו הרב, לאחר זמן קצר.

זו טרגדיה בלתי נתפסת,

תנחומיי הכנים למשפחה. חקירת נסיבות המוות הוטלה על היחידה המרכזית צפון, וחשוב לי עוד פעם להדגיש, לנוכח האמור בשאילתה: המשטרה היא לא גורם שמוסמך לקבוע, ולכן היא גם לא קבעה אז, כפי שנאמר בטלוויזיה, אם הייתה או לא הייתה התאבדות. אני לא ראיתי את התחקיר המלא בטלוויזיה, ואני לא יודע אם הם מצאו איזשהו שוטר, או שוטרת, שכן אמר כך למצלמה, אוף דה רקורד או און דה רקורד. באופן רשמי, המשטרה, אין לה סמכות לקבוע אם הייתה או לא הייתה התאבדות. הדבר היחיד שהמשטרה מוסמכת לחקור זה אם יש חשד לפלילים או לא ולנסות למצוא את מי שחשוד בפלילים. במקרה הזה, לאחר חודשים של חקירה, והמשטרה חקרה עדים רבים וקיבלה חוות דעת מקצועיות, לצערנו הרב, ואין משטרה בעולם שיש לה מאה אחוזי פענוח בשום תיק, כידוע לגברתי, גובשה המלצה סופית לסגור את התיק, לא כי לא חקרו ולא רצו למצוא מה היה כאן אלא פשוט לא הצליחו, לא הגיעו לחקר האמת. והמשפחה עודכנה לגביה. אני חוזר ואומר שהמשטרה, הקביעה שלה לאחר חקירה הייתה שלא נמצאה אינדיקציה לפלילים, ולא קביעה שמדובר בהתאבדות. זה המידע שמשטרת ישראל מסרה לי, כמובן. אני מייצג כאן את מה שהמשטרה מוסרת, כן? זו לא עמדתי הפרטית שלי. אין לי עמדה בנושא הזה. אני יכול להקריא רק מה שמשטרת ישראל מעבירה אליי. עוד חשוב לציין שהתיק נבחן על ידי כמה גורמים בכירים במשטרה, והם אישרו את המסקנות הללו. לעניין בקשת החומרים והקלטת השיחה, נמסר לי כי המשפחה פנתה פעמיים לקבלת חומרי חקירה שונים, פעם אחת ב-2013, פעם נוספת ב-2017. בשתי הפניות, על פי מה שמסרה לי המשטרה, אני חוזר ומדגיש, נמסרו החומרים שהתבקשו. כפי שציינתי, הטרגדיה שבמסגרתה מצא את מותו רוסטיס, זיכרונו לברכה, נער בן 14, היא בלתי נתפסת. עוד יותר בלתי נתפסת היא העובדה שבשל פערים טכנולוגיים שהיו קיימים אז, ועדיין בחלקם קיימים היום, לקח דקות ארוכות לניידות המשטרה להגיע לזירת האירוע. מאז שנכנסתי לתפקידי וזיהיתי את הפער האדיר שהמשטרה או מוקד 100 נמצאים בו מבחינה טכנולוגית, ואני יכול להגיד גם פה בצער ובכאב שגם לאחר חטיפת הנערים, בתקופת המפכ"ל דנינו, ומה שנאמר אז על מוקד 100, גם לפני שנכנסתי, גם אז לא נעשו השינויים הנדרשים במוקדים. אז אני, מאז כניסתי דוחף ומקדם את אחד הפרויקטים הטכנולוגיים הכי גדולים של המשטרה. תקצבנו שם עשרות מיליוני שקלים,

לשדרוג מוקד 100 ממוקד אנלוגי למוקד דיגיטלי, שמעבר ליכולת שליטה ובקרה טובה בהרבה ממה שקיימת היום, היא תאפשר גם קבלת פניות חירום מאזרחים בכל אמצעי המדיה, דרך הפייסבוק,

או סמ"ס, זה יאפשר לשלוח תמונות, סרטונים, קטעי קול וכו'. הפרויקט הזה אמור להסתיים עד 2019, אבל כבר בינתיים בוצעו הרבה מאוד שיפורים במוקדי 100, למשל מה שציינתי, היכולת להשמעה חוזרת של שיחות שהתקבלו במוקד באופן מיידי וגם האפשרות לשלוח את השיחות הללו לגורמים שנמצאים בשטח, היכולת לחבר מודיעינית בין כמה שיחות שהתקבלו במוקד במערכת אחת אחודה ויכולות נוספות. בנוסף, ולסיום, בחודשים האחרונים הגשתי ואני מקדם הצעת חוק ממשלתית שנועדה לאפשר למוקדן במוקד 100 לקבל באופן מיידי,

את המיקום של המתקשר למוקד.

כפי שהצגת, במוקד חירום, ומי שמתקשר למוקד הזה הרבה פעמים מתקשר ברגע של מצוקה. אז כדי למנוע אי-הבנות, בלבולים, טעויות, הצעת החוק שאני הגשתי קובעת שהמיקום של המתקשר יופיע באופן מיידי אצל המוקדן על המסך שמולו, ואז הוא יוכל להזניק את הניידות בלי תלות אם הוא הבין או לא הבין, יודע או לא יודע איפה הכתובת, פשוט יקבל נקודת ציון ואליה הוא ישלח את הניידות. גם החוק הזה, לקח חודשים ארוכים לעבור את משוכות הפרטיות של משרד המשפטים, שהרבה פעמים דואג, לצערי, הרבה יותר לפרטיות העבריין או האזרח מאשר לביטחון של הכלל. אני מקווה שפה הכנסת תפצה על העיכובים בחוק הזה על ידי אישורו המהיר. זה ממתין בוועדת החוקה של חברנו ניסן סלומינסקי, ואני חוזר ואומר שכאשר יושלם מהלך השדרוג של מוקד 100, וכשתינתן למשטרה אפשרות לאכן באופן מיידי מתקשרים למוקד, אני בטוח שאזרחי ישראל יקבלו שירות טוב יותר ויעיל יותר מהמשטרה, ובעזרת השם, מקרים טרגיים כמו המקרה של רוסטיס, זיכרונו לברכה, אולי, אולי יוכלו להימנע ונציל יותר חיי אדם.

תודה. סליחה, אדוני השר ימתין. שאלה נוספת לחברת הכנסת רויטל סויד, וגם חברי הכנסת ואאל יונס ומסעוד גנאים ביקשו לשאול שאלה נוספת. לאחר מכן נשמע את השר עוד פעם. טוב, אדוני השר, אני רוצה לומר כמה דברים, לשאול אותך, יותר נכון. קודם כול, לגבי העובדה שלכאורה נמסר למשפחה כל החומר, אז אני יכולה לומר לך, גם משיחה עם עורך הדין, שעורך הדין פנה עכשיו, ב-2017, בנוסף לכל הפניות מ-2013 שהם הלכו שוב ושוב לתחנת המשטרה, עורך הדין פנה שוב ושוב. פעם אחת מסרו לו רק את העדויות. אחר כך מסרו לו רק את דוחות הפעולה, והקלטת הגיע אחרי ארבע שנים וחצי. לא היה מפתח בתיק, אין רשימת חומר חקירה כפי שנדרש, ולכן יש פה באמת חשש שבכוונה לא נמסר להם כל החומר, מה גם שבניגוד למה שנמסר לך, ואני רואה שלא ראית את התחקיר, ולכן אין לך את היכולת לדעת זאת, ואני מכירה את יושרך, אבל בניגוד למה שנמסר לך, המוקדן חזר על הכתובת, חזר על שם הרחוב, והנער אמר לו, זה גם במגדל העמק. לאור העובדה שיש גם דוח פתולוגי שם, עם ממצאים לסוג של מאבק,

רגע. תחזרי על מה שאמרת, בבקשה. לא הבנתי מה אמרת לגבי המוקדן.

הנער אומר לו, מאוד נסער, את הכתובת, והוא חוזר על שם הרחוב, המוקדן חוזר על שם הרחוב, והנער גם אומר לו שזה במגדל העמק. זאת אומרת, יש שם ממש דו-שיח על הכתובת, והמוקדן חוזר על שם הרחוב.

גם לנוכח העובדה, יכול להיות שהוא הבין שזה מגדל עמק אבל לא הבין נכון את שם הרחוב ולא מצא רחוב כזה אחר כך? אבל המוקדן חזר על שם הרחוב.

בוא נדבר,

אני אשמח שתעבירי לי את התחקיר הטלוויזיוני. בסדר. ואם יש אי-התאמה בין מה שמסרה המשטרה לדברים שעולים שם בבירור, אני בהחלט אדרוש באופן מאוד תקיף תשובות מהמשטרה,

כי אני מתבסס על התגובה המאוד-מפורטת שהמשטרה העבירה, וכרגע הנחת העבודה שלי היא שהיא תגובת אמת.

אז קודם כול, תודה רבה לשר על זה. זה דבר אחד. ודבר שני, גם לגבי העובדה שארבע שנים וחצי לא מסרו את הקלטת, וגם ב-2017 הגיע חומר הראיות לאט-לאט וטיפין-טיפין, בניגוד למה שנמסר לשר עכשיו. זאת נקודה שנייה. בנוסף לזה, הדוח הפתולוגי מעלה דברים שאני לא רוצה לומר אותם פה ואני תכף אומר גם לשר למה אני לא רוצה לומר את זה פה, אבל כן צריכים היו להיבדק. ולנוכח העובדה שיש פה באמת חשש ברמה מאוד גבוהה, אם לא לטיוח אז לפחות לעובדה שלא נבחן אפיק חקירה של רצח, שהיה חייב להיבדק, השאלה שלי לשר היא האם השר יהיה מוכן, גם ברמה המוסרית, גם ברמה האנושית, והשר עצמו אמר שיש פה סיפור טרגי, עצוב מאוד, האם השר יהיה מוכן לבחון את האפשרות, ובמידת הצורך גם להמליץ ולהורות, ואני גם אפנה למפכ"ל בעצמי, על פתיחת חקירה מחדש, שתיבחן האפשרות שיש לנו פה תיק רצח של נער בן 14 ולא תיק התאבדות?

תודה לחברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת יונס, בבקשה, שאלה שלך. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, ברביעי שעבר נכנסו אנשים לבית ספר בג'לג'וליה וירו בילד בחצר בית הספר. לפני כן ירו על מסגד, מקום קדוש, בכפר כנא, וירו גם בנצרת על הרבה מקומות. השאלה שלי: עד מתי? כשילד זורק אבן, כמה שעות, והמשטרה כבר שמה יד עליו. מה קורה עם הרבה נשק בלתי חוקי שמסתובב בכפרים? הרצון שלנו לעזור, ויש רצון לעזור, למה המשטרה לא שמה יד? מה יגידו ילדי בית הספר שמשטרת ישראל לא יכולה להגן עליהם אפילו במקום הכי בטוח, בחצר בית הספר? תודה, חבר הכנסת יונס. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה, אדוני. אני גם מברך את חבר הכנסת יונס. זאת הפעם הראשונה שאתה מפנה שאלה במסגרת שאילתות דחופות. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, גם אני רוצה להתייחס לעניין של ג'לג'וליה. הייתי בביקור שם ביום ראשון. קראתי אתמול שתפסו שניים מאלה שנכנסו לבית הספר וכבר יש עצורים. אין ספק שאנחנו מברכים על כל פעולה כזאת שבה נתפסים פושעים, במיוחד אלה שנכנסו לבית ספר וירו בתלמיד מול התלמידים. אני רוצה לברך גם על כל, לפני שבועיים או שלושה שבועות תפסו גם כנופיה, נגיד, חשובה מאוד באזור הזה. אבל עדיין, וזה העיקר של מה שאני רוצה לדבר אל כבוד השר, כשהיינו בג'לג'וליה דיברו שם על ארבע או חמש כנופיות שפועלות בכפר שהוא פחות מ-10,000. מדבר ראש המועצה ונכבדי הכפר על זה שיש כוונה, או כאילו כוונה, של כנופיות באזור להתבסס שם. אני לא יודע מה יש שם. רואים בג'לג'וליה כנראה מרכז. אז שאלתי: האם המשטרה פועלת בנושא הזה, במיוחד כדי שהכנופיות האלה לא יתבססו שם ויטילו אימה על כל האזור?

בבקשה, אדוני השר לביטחון הפנים. אני מדי פעם מרגיש שצריך לחזור למושכלות יסוד לגבי תפקידה של משטרה במדינה דמוקרטית. מדינת ישראל היא אחת המדינות הכי מורכבות בעולם, ובטח כשזה בא לידי ביטוי בצורך של משטרה לאכוף את החוק מול שלל התרבויות, האוכלוסיות, הקהלים, התחומים השונים. הבית הזה הוא בית שצריך לתת גיבוי למשטרה, שצריך לתמוך בה. המשטרה היא שאוכפת את החוקים שמחוקקים בבית הזה. ואני חייב להגיד שלפעמים התחושה פה היא קצת אחרת. אני מנסה להסביר, ואני חושב שכולם מבינים, שאין משטרה בעולם שיש לה 100% פענוח. אני יכול לקבל, כשר ממונה, דוגמאות למקרים שבהם חברי הכנסת חושבים שאין מספיק התייחסות או תשומת לב של המשטרה ולעשות את כל שביכולתי כדי לבדוק שאכן ניתנה תשומת הלב והופנו המשאבים הנדרשים. אבל לא יכול להיות שיבואו חברי כנסת, יציגו לי אירועי ירי או שוד או רצח שקורים, וייתנו פה את התחושה כאילו האירועים האלה בכלל קורים באשמת או באחריות המשטרה.

מי שאחראי זה מי שנכשל בחינוך, זה מי שמסית, זה שמי שלא עוזר למשטרה, ולא משתף איתה פעולה, ולא מעיד, ולא עוזר לה לאסוף את הראיות. אני אומר כאמירה כללית, בלי קשר למגזר כזה או מגזר אחר. האם פעם אחת, במקום להטיח בי או להטיח במשטרה, פעם אחת נשמע גם חברי כנסת פונים לציבור שלהם וקוראים לו לשתף פעולה עם המשטרה? במקום להפגין נגד המשטרה אולי לבוא ולמסור לה מידע שיודעים שיכול לעזור לה לפענח דברים?

אולי נשמע בבית הזה גם דברים כאלה במקום לייצר איזושהי תחושה שקרית כאילו המשטרה לא רוצה לפענח פשיעה ואלימות ומקרי רצח בחברה כלשהי במדינת ישראל? בואו לא נהפוך סיבה ומסובב, אוקיי? יש, קודם כול, אלימות גבוהה בחברה מסוימת, יש,

נבחרי ציבור שם שברוב הפעמים לא מגבים את המשטרה אלא מגבים נגדה את הגורמים האלימים,

ואז מגיעים לכאן ומטיחים במשטרה את האחריות למקרי הרצח והאלימות. אתה משקר. המציאות היא הפוכה בדיוק.

המציאות היא הפוכה בדיוק. אני לא מדבר על חברי כנסת שהם בעיניי עבריינים שמגיעים כדי להפריע לפעילות המשטרה,

כשהמחלקה לחקירות שוטרים לא מוצאת מה שהם רצו שהיא תמצא, אז עושים דה-לגיטימציה גם למחלקה לחקירות שוטרים. איתם אין לי בכלל, ראש הממשלה שלך, עלוב. עם חברי כנסת כאלה אין לי שיג ושיח. הם בעיניי לא מייצגים ציבור, הם בחזקת עבריינים. אתה מייצג את הציבור שלנו. הם בחזקת עבריינים. לא הזכרתי שום שם, שום סיעה ושום מגזר. עכשיו אני, מסעוד גנאים פתח בדברים חיוביים, מאוד חיוביים,

על המעצר של אשמים. אתה פה מטיל האשמות ממש, מה?

טוב, אני מציע שנאפשר לשר להמשיך. בושה וחרפה.

הוא מסית. בכל מקרה, כפי, הוא מדבר על הפריימריז של הליכוד.

תתבייש בעצמך. חבר הכנסת איימן עודה, תודה.

כיוון שאנחנו מאוד מאוד רוצים לטפל, ולטייב ולשפר את פעילות המשטרה ואת ההיכרות שלה עם כל המגזרים, עם העולים החדשים, עם ישראלים יוצאי אתיופיה, עם הציבור החרדי, עם הציבור הערבי, אז בקדנציה הזאת קורים דברים בתחומים הללו שלא קרו מעולם,

מאז קום המדינה, לא משנה ממשלות שמאל או ימין. יש הקצאות של משאבים, אם זה כדי לפתוח מרכזי שיטור בכפרים ושכונות במזרח ירושלים, אם זה העובדה שבפעם הראשונה מאז קום המדינה,

והלוואי שיהיו עוד הרבה, מונה ניצב ערבי מוסלמי כדי לשפר את צורות העבודה והשירות שהמשטרה נותנת לציבור הערבי, שוודאי לא הייתה מספיק טובה וצריך לשפר אותה, ואפשר לשפר אותה הרבה יותר טוב אם נעשה את זה ביחד ונזכה לשיתוף פעולה של הנהגת הציבור הערבי, מה שלצערי לא תמיד קורה. לגבי הנתונים, אתה מצביע על חבר כנסת אחד שתומך בגורמים אלימים, כמו שאתה אמרת, אחד מחברי הכנסת, מה-120. האם אתה יכול להצביע על קבוצה של חברי כנסת או חבר כנסת שלא קורא למגר את האלימות? אני יכול, בוודאי, אבל, משלמים מחיר אישי. חלק מחברי הכנסת של הרשימה המשותפת מאוימים, ואתה יודע את זה,

קודם כול, גם חברי כנסת חרדים מאוימים וגם חברי כנסת יהודים מאוימים, אבל למה להאשים אותנו,

תקשיב טוב למה שאמרתי ואל תעשה מזה פוליטיקה, כמו שאתם רגילים לעשות. כן, אל תהפכו סיבה ומסובב. העובדה שיש רמת אלימות גבוהה בחברה הערבית היא לא בגלל משטרת ישראל.

ואל תציגו את זה בצורה הזאת. אתם יודעים טוב מאוד מה הסיבות לכך. אני לא איכנס לכך. אני הראשון שמשקיע מיליארד ו-200 מיליון שקלים, וגם מעלה את רמת הגיוס של צעירים מוסלמים וצעירות למשטרת ישראל, אולי את זה חלק מכם לא אוהבים. יש לכם חברת כנסת שיורקת על שוטרים ערבים שמצטרפים למשטרה ועושה להם דה-לגיטימציה, וזו רק דוגמה אחת. אבל אני עובד בשיתוף פעולה מצוין עם ראשי הרשויות הערבים, וברוך השם, יש שיתוף פעולה. וגם אם מישהו פה יסית נגד משטרת ישראל, נמשיך לפעול כדי שהשירותים שהאזרחים הנורמטיביים, וזה רוב-רובם של אזרחי ישראל הערבים, אני אמשיך לפעול כדי לשפר את השירות שהם מקבלים.

אני חושב שמיצינו את הדו-שיח, חבר הכנסת טיבי. אבל אתם, במקום לעמוד פה שבוע-שבוע ולהציג מצג כאילו הבעיה היא משטרת ישראל, וזה הדבר שגורם לאלימות הגבוהה בחברה הערבית, לא אתן לכם לעשות את השקר הזה,

שבוע אחרי שבוע, שלא לדבר על העבריינות של חלקכם, שמגיעים כדי ללבות עבריינות, למשל בהתנגדות להריסות של מבנים בלתי חוקיים.

זה אפס. בבקשה, אדוני השר. טוב, חבר הכנסת עודה, מספיק.

זה אפשרי ככה לקלל שרים במליאה, אדוני היושב-ראש? בכנסת הזאת אני כבר לא יודע, את כולם מותר לקלל,

אפשר להגיד, בבקשה, אדוני השר, תתעלם מזה. תמשיך. אם זה יחזור על עצמו אז גם נרחיב. שהם לא, הם משתפים פעולה עם האלימות הזאת, כי הם לא מוכנים שיחקרו אותם.

לגבי הנושא הכואב שהעלתה חברת הכנסת סויד, אני חוזר ואומר: אני מציע לבדוק לעומק גם את מה שנמסר לך. נתתי דוגמה, יש לי כאן את השיחה. השר ירד אחר כך ואני אשמיע לך את השיחה. נתתי דוגמה, חברת הכנסת סויד, אני באמת מבקש ממך: יכול להיות שיש לך את השיחה, תקשיבי לה שוב, תראי אם זה עולה בקנה אחד עם מה שאמרתי. גם העובדה שיכול להיות שתחקירן של תוכנית מצא איזשהו שוטר או שוטרת שאומר לו שלדעתו הנער התאבד, זה לא מייצג את עמדת המשטרה. עמדת המשטרה נמסרת על ידי הגורמים המוסמכים והרשמיים מטעם המשטרה. אם משהו ממה שהמשטרה מסרה לי בתשובתה, ואנחנו עמדנו על כך שתינתן תשובה מפורטת, כי אני שמעתי, קראתי בכאב על המקרה הטרגי הזה,

משטרת ישראל עוסקת בדיני נפשות יום-יום ושעה-שעה, ואני באמת כואב את המקרה הזה ורוצה לברר אותו לעומק ככל שניתן. ממה שנמסר לי על ידי המשטרה, הדברים נחקרו, והנושא הזה נלקח מאוד מאוד ברצינות. אם את רואה שהתשובה, ואני מוכן לתת לך לראות את כל המידע שנמסר, אם את רואה שזה לא עולה בקנה אחד עם מה שאת התרשמת, אז אני מוכן לבקש העמקה נוספת, לפתוח את תיק החקירה ולבחון חשד לרצח?

כידוע לך, כשר, לא מוסמך להורות למשטרה לפתוח חקירות, אחרת יש לי בראש הרבה חקירות שהייתי רוצה לבקש ממנה לפתוח, אבל טוב,

מה שתגידי, אבל לשמחתי ולשמחתך גורמים פוליטיים, לפעמים הציבור לא מבין את זה, אבל גורמים פוליטיים לא נותנים הנחיות בתחומי חקירה, לא למשטרה, לא למפכ"ל, לא ליועץ המשפטי לממשלה, לא לפרקליט המדינה. הם עצמאיים בדיוק כמו שבתי המשפט במדינת ישראל הם עצמאיים, וטוב שכך. זו מדינה דמוקרטית, וכך צריכה להיות העצמאות של גורמי אכיפת החוק. ואולי זו באמת ההזדמנות להזכיר לכולנו באווירה של היממה האחרונה: גם במקרה הזה אני חושב שכולנו צריכים לשמור על איפוק, להרגיע קצת את השיח שהתפתח כאן ביממה האחרונה. סיכומי המשטרה נמסרו בהקשר של חקירות ראש הממשלה, ותפקידה של המשטרה בהקשר הזה למעשה הסתיים. לא הציבור הוא שיכריע, לא העיתונאים הם שיכריעו, לא הפוליטיקאים והאמירות שלהם הם שיכריעו. מה אתה אומר על ההשתלחות של ראש הממשלה במשטרת ישראל? במקרה של נבחרי ציבור, חברת הכנסת רויטל סויד,

רק עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היא שקובעת אם יש די ראיות להגיש כתב אישום,

ואני מציע להפסיק עם כל הלחצים ועם כל המתקפות ועם כל ההאשמות מכל הצדדים, מכל הצדדים, כפי שאמרתי.

אני מגבה את משטרת ישראל ואני מגבה את כל גורמי אכיפת החוק, ויחד עם זאת אני גם מגבה את ראש הממשלה, כי עמדת המשטרה היא לא העמדה הקובעת לפי החוק במדינת ישראל. העמדה הקובעת, אבל הוא משתלח במשטרה. לגבי נבחרי ציבור היא אך ורק העמדה של היועץ המשפטי לממשלה. הוא משתלח במערכת הביטחון.

כמוך או כמו כל נבחר ציבור אחר כאן או כמו כל אזרח ברחוב, יש לו את חזקת החפות. הוא צריך להמשיך לנהל את מדינת ישראל באחת התקופות הכי קשות, הכי מאתגרות והכי מורכבות. הוא עושה את זה בהצלחה רבה. ובינתיים, עד שהיועץ המשפטי לממשלה אין שאלה על חזקת החפות.

שהוא הגורם המוסמך,

אני מציע לכולנו לנהוג באיפוק

תודה רבה לכם. אתה מגבה את ראש הממשלה, שהוא מערער על הלגיטימיות של החקירה? אני מודה לשר לביטחון הפנים, אתה מגבה את ראש הממשלה,

אני מודה לשר לביטחון הפנים חבר הכנסת גלעד ארדן. אני חושב שהדברים שלי היו מאוד מובנים. בוא, אני אראה לך, גלעד.

אפילו אני הבנתי, באמת, חברת הכנסת סויד. מי שרוצה, מבין. מי שלא רוצה, שיעשה את המניפולציות שלו. אני מתכבד להזמין את שר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ לעלות לדוכן על מנת להשיב על שאילתה דחופה מס' 467, מאת חבר הכנסת יוסף ג'בארין. נושא השאילתה: סכנה בביר אבו אלג'יש בנצרת. בבקשה, אדוני. כבוד השר, בעקבות עבודות פיתוח באתר בנייה הצמוד לכביש נצרת חיפה הישן נוצרו שקעים בקרקע המסכנים כמה בתים בשכונה, וכתוצאה מכך גם פונו כמה משפחות מבתיהן אל מחוץ לבית עד היום. ברצוני לשאול: מה נעשה כדי לסייע למשפחות שפונו ולטפל בסכנה באותה שכונה? תודה, אדוני. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת ג'בארין, אנחנו, משרד התחבורה והחברות שקשורות למשרד, משקיעים השקעה רבה בנצרת וסביבותיה. המקרה הזה הוא מקרה שמראה דווקא תופעה הפוכה. במגרש שמדרום או מתחת לרחוב מרג' אבן עאמר בנצרת נבנה מבנה רב-קומות. לפני כמה חודשים קבלן פרטי ביצע עבודות ברצועת הדרך של כביש 600, אשר בסמכות, למרות שזה בסמכות חברת נתיבי ישראל. כחלק מהעבודות להכשרת המגרש לבניית המבנה בוצעה חפירה עמוקה בשול הדרומי של הכביש. הקבלן הפרטי ביצע עבודה בתוך רצועת הדרך, בהתאם להיתר של עיריית נצרת, ופגע בסוללת הכביש הקיים, וזאת ללא שום תיאום או אישור של חברת נתיבי ישראל. עבודה רשלנית זו גרמה לקריסת מסלול העולה מכיוון מנהרת אכסאל אל נצרת ולהפך, ולפיכך, בתיאום עם משטרת ישראל, נסגר המסלול באופן מיידי. בחודש שעבר קרס מבנה הכביש גם במסלול הנגדי. בעקבות זאת נסגר המסלול הנגדי אף הוא, וכך הביא לסגירתו המלאה של הציר כולו על שני צידיו. נכון להיום מתבצעות עבודות לייצוב סוללת הכביש על ידי הקבלן של העירייה. מהנדסי חברת נתיבי ישראל, בשיתוף כלל הגורמים הרלוונטיים, פועלים למציאת פתרון מקצועי לשיקום מהיר של הכביש ופתיחתו לתנועה מחדש, תהליך הצפוי להימשך חודשים רבים לכל הפחות, דבר אשר בראש ובראשונה תלוי בהתייצבות הקרקע. יש לציין כי הלשכה המשפטית של חברת נתיבי ישראל פנתה במכתבים חריפים לעירייה ולקבלן בדרישה להחזיר את המצב לקדמותו ולטפל בנושא בדחיפות. לגופו של עניין, פנייתו של חבר הכנסת ג'בארין, מה נעשה כדי לסייע למשפחות שפונו, הרי מדובר בנושא שעניינו רווחה, המצוי בסמכותה ואחריותה של הרשות המוניציפלית, שקיבלה גם את ההחלטה על ביצוע העבודות הפרטיות כאמור. לעניין המשפחות, שוב, המשפחות רוצות לדעת מהי האחריות. הרי הן פונו מהבתים הפרטיים שלהן, הן כבר שבועיים בבית מלון. אני לא יודע כמה אפשר להחזיק לחיות בבית מלון. יכול להיות שנדרש הסדר חלופי, אולי לשכור בתים, עד שהעניין יוסדר בשכונה. אז אם זה לא באחריות משרד התחבורה, אולי השר יפנה אותי מי הכתובת כאן לסייע למשפחות,

משרד הפנים? משרד הכלכלה? האם להשיב, אדוני היושב-ראש? חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני רוצה לברך אותך על קידום החקיקה שהגיעה לכנסת שתאפשר את קידומה של מסילה רביעית לרכבת בנתיבי איילון. זה חיוני כדי למנוע מציאות של פקק תנועה של רכבות. החוק בעצם מכוון לשנות את חוק מקווה ישראל, מתוך הנחה ששום גורם, חשוב ויקר ככל שיהיה, לא יכול להפוך את התחבורה הציבורית בישראל לבן הערובה שלו. אותה גישה צריכה להיות מופעלת גם בפרשת התחנה המרכזית החדשה בתל אביב. זה מפגע סביבתי, עם זיהום אוויר קשה, שפוגע בתושבים, מפגע חברתי, אזור, מוקד של זנות ופשע והזנחה. זה פוגע בנוסעים, זה פוגע בנהגים, זה פוגע בבעלי העסקים במקום, וצריך לקדם חלופות. אחת החלופות, אדוני השר, היא צומת חולון, והיא תקועה בגלל ויכוח בין עיריית תל אביב לבין עיריית חולון. האם לא כדאי לשקול שמשרד התחבורה יקדם גם כאן חקיקה שתפתור את הפלונטר הזה, כדי לקדם חלופה למתחם התחנה המרכזית בתל אביב? תודה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, ואז נשמע את השר. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, כבוד השר, פנינו אליך, למשרדך, וגם הייתה ישיבה עם ראש מועצת בועיינה-נוגי'דאת בקשר לכביש מס' 785, שיש לכם החלטה לבטל אותו. הכביש הזה, כנראה שאתם לא עשיתם את הפרוצדורה הנדרשת כדי לבטל אותו, והוא עדיין נמצא בוועדות התכנון והבנייה, וזה מעכב תוכניות תב"ע של אותם יישובים. האם השר יפעל כדי שזה גם יגיע לוועדות התכנון, כך שלא יעכב את אותן תוכניות? כי הוא גם חוצה את כל האדמות בין הכפרים לקרקע החקלאית שלהם, ויש הסכמה שהוא מיותר גם בהצעת משרד

תודה, אדוני. בבקשה, אדוני שר התחבורה. אדוני היושב-ראש, ברשותך אתחיל מהסוף להתחלה, אני זוכר יותר טוב את השאלות. מה שתבחר. הישיבה עם ראש הרשות של בועיינה-נוג'ידאת, נוג'ידאת זה מלשון נג'יד בערב הסעודית, שם מקור התושבים. אוקיי. אכן, באופן מפתיע, לא, זה סוד, לא נגלה, בסדר. אכן, באופן מפתיע, בנוסף לבקשות שהיו, אני מדבר על ישיבות כבר לפני שנים, שטופלו בעשייה, הוא ביקש לבטל דווקא תוואי של כביש מתוכנן בטענה שזה לא תואם את התפתחות היישוב ומגביל את התפתחות היישוב. בדקתי, וזה היה אפשרי מבחינה תחבורתית, ומאז ועד היום עמדת משרד התחבורה מול כל ועדות התכנון זה לבטל את הכביש. אם אתה אומר שזה עוד לא קרה, ניתן לבדוק את זה עוד פעם. זו עמדתנו, עמדת כל הנציגים, לסייע בידיו לבטל את תוואי הכביש הזה. לגבי חבר הכנסת דב חנין, התוודעתי להתפתחות בעניין התחנה המרכזית החדשה מהתקשורת, וגם מפנייה שלך,

פניתי למנכ"לית והנחיתי אותה לקחת את הנושא לטיפולה, כי זו סוגיה ישנה עם בעיה קבועה. ואכן, אמרת בסוף דבריך: משרד התחבורה צריך, בכל רשות, אגב, בוודאי בעיריית תל אביב, שהיא העיר הכי,

אולי בירושלים יש אפילו יותר תנועה, המרכז הכלכלי, המטרופולין הכלכלי, צריכים שטח כדי לאפשר תחנות מרכזיות, מסופי תחבורה. אני ישבתי כבר במאות ישיבות עם ראשי רשויות, וכל אחד נדרש, כדי לאפשר למשרד להקצות את הקרקע, להביא קרקע. נגיד בעיריית בני ברק, עם כל תחלופת ראשי הערים, לא נתנו קרקע עד היום, בעיר הכי צפופה במדינה, שהכי זקוקה לתחבורה ציבורית. שלחו אותנו לכיוון קוקה קולה ולכיוון ההוא. אין קרקע בנמצא, אין מסוף, אין מסוף, זה פוגע ברציפות התחבורה. הנושא של צומת חולון הוא דבר שעוד טרם כניסתי לתפקיד,

היה מתוכנן, אלא שכמו שאמרת, עיריית חולון מתעקשת שלא לאפשר את הקמת המסוף הזה, מטיעונים שלה. עיריית תל אביב אמורה לפעול כדי לתת את השטח הזה או שטח אחר. אם היא רוצה לפנות את התחנה המרכזית מהפעילות התחבורתית, שהיא פעילות מאוד עמוסה, היא חייבת להקצות שטח. אני לא בטוח שהגענו לשלב של העברת חקיקה, שבה הממשלה תקצה שטחים בתוך תחומי עיריות בניגוד לרצון העירייה בדבר כמו מסוף תחבורה ציבורית, שנדרש בו שיתוף פעולה מקסימלי מהרשות המקומית בתכנון הקווים, בתפעול ובשאר הדברים. אבל בהחלט ללחוץ ולזרז את עיריית תל אביב לתת פתרון, כי הבנתי שראש העיר אומר שהוא לא שבע רצון ממיקום התחנה המרכזית, אבל הוא גם לא הביא קרקע. אז כמו שבכל יישוב יהודי, ערבי, גדול, קטן, יודעים להביא קרקע, יודעים להפקיע, יודעים לעשות, גם עיריית תל אביב נדרשת לעשות את הדבר הזה, ומשרד התחבורה יפעל לפי הכללים. אני מבין שהיה איזה הליך משפטי. אני לא בקי בו. שם המשרד נדרש להביע איזושהי עמדה או דבר דומה. בכל מקרה, אני, מבחינתי, רוצה את הפתרון התחבורתי הטוב ביותר. אין שום אינטרסים, שום שיקולים אחרים, ומה שחסר כרגע זה אותה קרקע באותו מיקום, שאם לא יינתן, יצטרכו בלית ברירה להכשיר את המקום הקיים, כדי לא להפסיק את רצף התחבורה. לגבי השאלה הנוספת, לגבי מי צריך לטפל, העירייה, אותה עירייה שעשתה מעשה במקום שהיא לא הייתה גם אמורה לתת את אותו אישור. אבל לא חשוב, זה קרה. קודם כול מנסים לשקם את זה עכשיו, והיא צריכה לטפל בתושבים. אני בטח לא, לא יכול, לא צריך ולא יכול ליטול אחריות, וגם לא חברת נתיבי ישראל. השואל הנוסף אחרי, הייתה שאלה אחת שאני לא זוכר מה היא הייתה. זהו, כיסית. לא, היה עוד מישהו. היה על נצרת, על הישיבה שלך, שענית בהתחלה, ושאלה של דב חנין. יש מישהו ששאל ולא קיבל תשובה?

כולם קיבלו תשובה.

תודה רבה. אני מודה מאוד לשר התחבורה והבטיחות בדרכים חבר הכנסת ישראל כץ. אני אבקש מחברי הכנסת לשבת. לפני שנעבור לחקיקה, אני מבקש לקדם כעת בברכה אורחת נכבדה המבקרת היום במשכן הכנסת, שהתקבלה בבוקר בטקס רשמי, ומכבדת אותנו כאן בנוכחת במליאה, בראש משלחת של הפרלמנט הסרבי, יושבת-ראש האספה הלאומית של סרביה הגברת מאיה גויקוביץ'. (מחיאות כפיים) ברוכה הבאה לירושלים, בירת ישראל המאוחדת, וברוכה הבאה אלינו, למשכן הכנסת, ליבה הפועם של הדמוקרטיה הישראלית. גברתי, חברי המשלחת הנכבדים, היחסים בין ישראל לסרביה טובים מאוד וממשיכים להתפתח. פוטנציאל שיתוף הפעולה בין מדינותינו גדול, ואנו מצפים להעמיק אותו עוד יותר בתחומי הכלכלה, המסחר, התרבות והתיירות. אנו מייחסים חשיבות רבה לידידות בינינו לבין האספה הלאומית, שאת עומדת בראשה. בדצמבר 2017 ציינתם באספה 25 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לסרביה. באיחור קל, אנו מנצלים את הביקור הנוכחי כדי להזכיר את המאורע החשוב הזה גם כאן,

אנחנו מודים לכם על עמדתכם הנחושה נגד כל גילוי של אנטישמיות ולמען שמירת זיכרון השואה. חוק השבת הרכוש, שאימצה האספה הלאומית הסרבית פה אחד ב-2016, הוא חוק ייחודי וחשוב שיכול לשמש דוגמה לכל מדינות אירופה. חבר הכנסת איימן עודה, אני מאוד אשמח לשמוע אותך, אבל לא כרגע. קבוצות הידידות הפרלמנטריות בשני הבתים מסייעות רבות לחיזוק הקשרים בין המדינות. ברצוני לציין את סגנך וראש קבוצת הידידות באספה הלאומית, פרופ' ולדימיר מרינקוביץ', ואת חבר הכנסת עודד פורר שלנו, העומד בראש קבוצת הידידות עם סרביה בכנסת, התורמים מאוד לקידום היחסים. אנחנו מודים לך ולמדינתך, גברתי יושבת-ראש האספה הלאומית הסרבית, על יחסכם החם לישראל. בשם הכנסת וחבריה אני מאחל לכם ביקור פורה ומוצלח. ברוכים אתם בבואכם.

מותר למחוא כפיים. (מחיאות כפיים) תודה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור לחקיקה. קודם הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן, לשם זיהוי ועריכת בדיקה גנטית לקשרי משפחה (הוראת שעה), התשע"ח 2018, שהחזירה הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן.

תודה למזכירת הכנסת. הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, הארכת מועדים), התשע"ח 2017. מי שינמק את ההצעה הוא חבר הכנסת יעקב אשר, ומי שישיב לו בשם הממשלה הוא סגן שר הפנים משולם נהרי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקש להביא למליאה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון,

שהוגשה על ידי ועל ידי חברי הרב משה גפני, הרב אורי מקלב, הרב יואב בן צור וחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. מהות החוק היא, על פי התקנות היום, על פי החוק היום, נקבע בסעיף 22 לחוק כי לאחר הבחירות לרשויות המקומיות, לא יאוחר משלושה חודשים מתום הבחירות, על המפלגות להגיש את הדוחות הכספיים ואת חשבונותיהן על תקופת הבחירות הזאת. בדיון בוועדת הפנים שהיה ביום כ"ו בסיוון התשע"ד, 24 ביוני 2014, הוצגו נתונים על ידי מבקר המדינה. בנתונים האלה עלה ש-60% מהמפלגות מבקשות הארכת מועדים, שכרוכה בפרוצדורה ובאישורים, אבל השורה התחתונה שלה זה בעצם שהמפלגות לא מספיקות להביא את החומר ואת החשבוניות בצורה מסודרת ונאותה ולהגיש אותן בזמן בגלל לוחות זמנים מצומצמים מאוד, ולכן באה הצעת החוק הזאת, כדי להתאים את המועדים למציאות הקיימת. לפיכך, מטרתה של הצעת החוק היא להאריך את המועד להגשת הדוחות של הסיעות, כאמור, במקום שלושה חודשים, בחודשיים, ובהתאמה לכך, להאריך בחודשיים נוספים את המועד שבו על מבקר המדינה למסור דין וחשבון בדבר חשבונות הסיעות ליושב-ראש הכנסת, וכן להאריך בחודשיים את תוקף כתב הערבות הבנקאית הנמסרת על ידי הסיעות. אני מבקש ממליאת הכנסת לאשר את ההצעה.

תודה. ישיב בשם הממשלה סגן שר הפנים משולם נהרי. אין תשובה. אין תשובה. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מוסי רז מבקש להתנגד. בבקשה. עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, מציעים יקרים, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש שתשימו לב לדבר אחד, ואולי בכל זאת תעכבו ותשקלו שוב את ההצעה שלכם. אינני יודע מתי כתבתם את ההצעה, אלא שמאז חל שינוי בחוק הבחירות לרשויות המקומיות. לפי החוק החדש, 15% מהתקבולים שמקבלות הרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות המקומיות הן מקבלות רק ביום שבו מפרסם מבקר המדינה דוח חיובי. הדבר הזה יוצר כבר עכשיו בעיה רצינית, משום שאם סיעה מתמודדת לרשות המקומיות ואין לה מקדמות גדולות, יש פה מפלגות שיש להן מקדמות גדולות,

אין לה מקדמות גדולות, והיא בעצם צריכה להתמודד, ולספקים היא צריכה לשלם שמונה חודשים ולפעמים אפילו 12 חודשים אחרי, דבר שבטוח גורם עיוותים ויכול ליצור מצבים לא טובים. ובעצם מה אתם באים עכשיו ומציעים? לדחות בעוד חודשיים את התשלום שיקבלו המפלגות. זאת אומרת, הם יתמודדו באוקטובר, ויקבלו את הכסף רק באוקטובר אחרי זה. מאיפה הן ישיגו את הכסף? את זה אף אחד פה לא מסביר. זה יוצר בעיות נוראיות שאני לא בטוח שמישהו כאן חשב עליהן לפני שהוא הגיש את הצעת החוק הזאת. אני ממש מבקש מכם: תדחו את ההצעה הזאת, תחשבו עליה שנית,

אני מציע להפיל את ההצעה הזאת, כי היא תסבך פה מפלגות רבות. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש. אנחנו ניתן לסגן השר, יש לו הערה בקשר לחוק. אני רוצה לתת לו, ואחרי זה אתה יכול להשיב מלמעלה. סגן השר, בבקשה, את ההערה שלך ואת ההתניה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אומנם ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך, אבל כמובן כל הקידום של זה ייעשה בהסכמת משרד הפנים. האם המציע, הוא יעלה לכאן, הוא רוצה לעלות להשיב, אז אני אשאל אותו. אוקיי. בבקשה, חבר הכנסת יעקב אשר, אם אתה רוצה להשיב, או שאתה מקבל את ההתניה? אתה לא חייב לעלות.

אני מקבל את ההתניה,

גם מההחלטה של ועדת שרים. ואני רוצה לענות לידידי מוסי רז, צריך לעלות למעלה? אתה יכול, אבל אם התחלת שם, אין שום בעיה. נוח לי כאן, אדוני, זה בסדר. אני רוצה לענות לך, מוסי. קודם כול, אתה צודק ברמה הפרטנית, אבל צריך להסתכל בסטטיסטיקה: עד היום למעלה מ-60% מהמפלגות, לא רק מפלגות האם,

תן לי שנייה. לא רק מפלגות האם, שיש להן מפלגות אם בכנסת, גם מפלגות מקומיות לא מצליחות להביא את זה בזמן. מה שאני כן מציע, שבדיונים בוועדה ננסה להגיע לאפשרות שזה יהיה, אתה מקשיב? אתה מקשיב?

אני מקשיב.

מאיר, אתה מפריע לו להקשיב לי. אני אומר לו שאתה צודק.

אני יודע שהוא צודק, אבל אני אמרתי שגם הוא צודק, במידה מסוימת. אבל אנחנו נמשיך עם החוק הזה. מה שאני מציע, שבוועדה ננסה להגיע, בהסכמה עם משרדי הממשלה ועם משרד מבקר המדינה, שזה יהיה תאריך מקסימום.

שיכול להיות שאם יהיו כאלה שיוכלו להקדים, שזה ילך בין שלושה לחמישה חודשים. ננסה, ננסה. אם נצליח, נצליח. בכל מקרה, הצעת החוק הזאת היא טובה, ואני מבקש מהמליאה לאשר אותה. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון, הארכת מועדים), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת יעקב אשר. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות)

הארכת

התשע"ח 2017, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 51, נגד, שלושה, נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה טרומית, ותועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להמשך הכנתה לקריאה ראשונה. אדוני היושב-ראש, אני, לפרוטוקול, נא לרשום את חבר הכנסת ג'מעה אזברגה. אנחנו עוברים להצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית), התשע"ה 2015, של חבר כנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת איימן עודה. תשובה והצבעה במועד אחר.

לא ישיב. עד עשר דקות, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, בשנות ה-90 דובר הרבה על ייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית, אף חוקק חוק ייחודי בעניין, והוא תרם. בשנות ה-90 אחוזנו בשירות המדינה היה משהו בין 4% ל-5%, והיום מתקרב ל-10%.

כברת דרך ארוכה, כמעט 20 שנה, בוודאי לא מספיק, ואנחנו חותרים לשיפורים, להמשיך בדרך זו ביתר שאת, שבתוך תקופה קצובה יהיה מספרנו שווה לאחוזנו בחברה כולה. אבל בהצעת חוק זו אני מציע עוד משהו: כשאנחנו דיברנו בזמנו על ייצוג הולם, הפעם אנחנו מבקשים ייצוג הולם במשרות הבכירות במדינה.

זה לא רק שאחוז הערבים ממחלקה מסוימת זהה או שווה לאחוזנו בכלל החברה, אלא גם בפקידות הבכירה יהיה אחוזנו שווה. אבל לא רק. לדאבוני, מאז שנות ה-90 יש האצה בהפרטה במדינה, כלומר, אם נגיע לשוויון מלא בשירות המדינה בתפקידים בכירים, אבל הסקטור הפרטי הוא גדול ללא היכר ביחס לסקטור הציבורי. אז כך אנחנו יכולים להתקדם חלקית, וזה חשוב, אבל זה בוודאי לא יסגור את הפערים בין הערבים לבין היהודים.

הצעת החוק שלי מדברת ספציפית על החברות הפרטיות. אז איך אפשר לשכנע אותן? הן חברות פרטיות ולא ציבוריות, אבל מה אומרת הצעת החוק? שחברות פרטיות שבקשר עם משרדי הממשלה, שמקבלות מכרזים מטעם הממשלה, חייבים לדרבן את זה בהתחלה עד קבלת עובדים ערבים במשרות שונות. זו הצעת החוק. היא גם צודקת, אין ספק בזה, וגם יש שליטה למדינה, בגלל שהחברות הללו מקבלות מכרזים מטעם המדינה. אני ישבתי כמה פעמים עם מינהל הרכש, עם משרד האוצר. אני שמח שמטעם האוצר נאמר לי שעכשיו לא מצביעים, אבל מנהלים משא ומתן לתקופה קצובה, כי אנחנו, ואני מאוד מעוניין לקדם את הצעת החוק ביחד, כי כל כך חשוב לי שגם האוצר יתמוך, כי בסופו של דבר, זה נושא שייטיב עם כולנו. ברצוני להתייחס להצהרה של שרת המשפטים איילת שקד, שבה אמרה שזו מדינה יהודית, מגיעות זכויות אזרחיות לערבים, אך לא זכויות לאומיות, מכיוון שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית. אני מנסה להבין, מה זאת אומרת שעם, אחרי קום המדינה, ב-69 שנים, כל כך לחוץ ועיקש לקדם זכויות לאומיות לקבוצת הרוב? כמה פעמים אמרתי שאם נכנסים לגוגל וכותבים: זכויות קולקטיביות, קיבוציות, לאומיות לרוב, לא למיעוט, גוגל משתגע. כי אין דבר כזה בעולם. אחרי שהוא מתעשת, הוא מוציא לך את האייטם הראשון: זכויות קיבוציות למיעוטים. למה? בגלל שהרוב, היא לא מדינת הרוב בעולם. איציק, אני אומר לך, תשמע אותי בבקשה. הרוב מקבל את הזכויות הקיבוציות בשנה הראשונה, המכוננת, מגילת העצמאות. אחרי זה דמוקרטיה זה בעיקר זכויות קיבוציות למיעוטים. למה? בגלל שהם מאוימים.

שהוא 80%, הוא מספיק בטוח בעצמו, מספיק דומיננטי. אז אחרי 69 שנים באים ומקדמים כל פעם, כמו חוק הלאום, כמו החוק הזה, כמו כל מיני חוקים לאומיים, לקבוצת הרוב במדינה ולא לקבוצת המיעוט. זה דבר שאין לו אח ורע בכל מדינות העולם. ברצוני להגיד כמה דברים לשרת המשפטים איילת שקד. אנחנו, הערבים, כמו שאמר מחמוד דרוויש, (אומר בערבית: "איננו זקוקים לתזכורת.

בְּתוֹכֵנוּ ועל ריסי עינינו עשבי הגליל".) אנחנו לא בונים אומה, אנחנו לא כור היתוך, שלילת הגלות, איך נבנית האומה מחדש; אנחנו הכי רגועים, אנחנו דומים גם לגיאוגרפיה פה, גם להיסטוריה,

גם לכל מקום. אתם חלק מהקוּמה,

אנחנו לא זקוקים לזה. הגבות, הגבות. הוא צודק, בדיוק כך. העצבים של הגליל נמצאים פה, כן.

אנחנו לא צריכים לזכור שום דבר, כך אומר מחמוד דרוויש, שזה חלק מאיתנו. אנחנו לא צריכים לבנות זהות, לבנות אומה מחדש, לעשות כור היתוך, שלילת גלות, איך בונים מחדש. אנחנו, יש לנו פטור מכל זה. אבל מה שמעניין אותי זה ההכחשה.

אתה יכול שלא להסכים איתי, אבל מה זו ההכחשה, שאנחנו לא עם,

קבוצה של אנשים על אדמה אחת, עם היסטוריה משותפת, עם כלכלה משותפת, שאיפות משותפות, עם תודעה לאומית. אנחנו עם. היסטוריה מאוד קצרה. אני חושב שדווקא היהודים צריכים להיות רגישים, כי כמה אמרו שהיהודים שנמצאים פה בישראל הם עם או לא עם? שאלה. אז דווקא היהודים באים ואומרים, שואלים, אם אנחנו עם או לא עם? ואם אנחנו עם, אז מגיע לנו זכויות לאומיות או לא? שלושת אלפים שנה, ותראה מי זה העם היהודי.

האמת היא שרק אנשים שלא בטוחים בעצמם, רק אנשים שלא בטוחים בעצמם, אומרים בערבית: (אומר בערבית:

כנראה זה מה שקרה בשנת 48'. לפעמים אני מנסה לחשוב, למה לא ביקשו, למשל, מסאדאת להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית? למה לא ביקשו מהמלך חוסיין?

למה רק מאבו מאזן? כי דווקא התוקפן רוצה הכרה מהקורבן. סאדאת לא ביקש להקים בירה בירושלים, אדוני היקר. לא היו לו שאיפות

מאזן יתערב במבנה החוקתי של מדינת ישראל? אז שהוא יתערב בסוגיות אחרות. למה בסוגיות אחרות לא אבל בשאלת יהדות המדינה כן? למה מבקשים ממקום אחר להתערב במבנה החוקתי של המדינה? הרי אנחנו האזרחים, הכנסת צריכה לקבוע. אבל אתם (אומר בערבית: אכלתם בשר נא, כואבת לכם הבטן.) ביצעתם פשעים, רוצים הכרה מהקורבן.

מה שצריך להיות זה הכרה בעוולות העבר. אתה תומך ברוצחים, זה הכרה בעוולות העבר. כך בונים את האזרחות המשותפת. אתה תומך בטרוריסטים.

גם אנחנו אזרחים, עם. מגיעות לנו זכויות אזרחיות וגם לאומיות, ועוד נביא את היום שבו ננצח אתכם, חבורה של גזענים. תודה. אתה הגזען הראשי, תודה רבה. אנחנו עוברים להצעת חוק הבאה, כי תשובה והצבעה, במועד אחר. נעבור להצעת חוק השתלת איברים (תיקון, שינוי ברירת המחדל), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת. ישיב סגן שר הבריאות יעקב ליצמן. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה, עד עשר דקות. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי הכנסת, אני מביא לפניכם היום חוק השתלת אברים (תיקון, שינוי ברירת המחדל), שבעצם מדובר פה בהצלת חיים נטו, בדיני נפשות נטו. היום החוק הזה קיים במדינות מסוימות בעולם, מדינות שבעיניי מתקדמות יותר מאיתנו, בטח ובטח בנושא הזה, והוא עד כדי כך מצליח שם שהרבה פעמים ישראלים שזקוקים כאן להשתלת איברים נוסעים למדינות הללו בעולם על מנת שיצילו אותם שם, לאחר שאצלנו קיים חוק מאוד מסורתי ומאוד לא מספיק לפתור את הבעיה. על מה אני מדבר? היום בעצם ניתנת ההסכמה להשתלת איברים רק אם יש הסכמה חיובית של המשתיל ושל המשפחה. אני מדבר על הסכמה הפוכה. כיוון שמדובר פה בהצלת חיים, כיוון שמדובר פה בדיני נפשות, צריך להיות בדיוק הפוך, אם התורם ו/או משפחתו אינם מתנגדים, אין שום סיבה שלא ניתן כאן אפשרות להשתלת איבר ופשוט נציל אנשים ממוות. אין שום סיבה שלא נעשה את זה. אנחנו שמחים לעשות את זה, הרבה ישראלים שמחים לעשות את זה, לנסוע לכל מיני מדינות בעולם שמקיימות את זה כדי שיצילו אותם, אבל אצלנו בחוק זה לא קיים. צריך לשים לב, בדקו את זה הרבה חוקרים, בין השאר דן אריאלי וגם אחרים: כשאתה נותן לאנשים שתי אלטרנטיבות, זה משנה את הבחירה שלהם, כשאתה נותן לאנשים אלטרנטיבה חיובית ואלטרנטיבה שלילית, זה משנה את הבחירה שלהם. אם אתה אומר להם: רק אם תסכים להשתלת איבר תהיה השתלת איבר, אז הם צריכים לגייס יותר תמיכה מאשר אם אנחנו אומרים הפוך: רק אם תתנגדו לא תהיה השתלה. אבל כיוון שיש לנו כמדינה, לנו כחברה, רצון להציל חיים, אנחנו צריכים לתת את האלטרנטיבה שנוחה לנו כחברה. כמובן, אם יש אנשים שאינם רוצים, מכל סיבה שהיא, אני לא מכיר סיבה דתית לזה, אבל מכל סיבה שהיא,

לתרום איבר, אז שיאמרו שהם לא תורמים איבר. אפילו לא אמרתי שלהם לא מגיע, מגיע גם להם, למרות שהם לא משתתפים במאמץ הזה. אבל מדוע אנחנו עושים את החוק מלכתחילה בצורה כזאת שתקשה עלינו לטפל באנשים? מספר התורמים בישראל הוא קטן מדי ביחס לביקוש בדיוק מהסיבה הזאת שאמרתי, בעוד במדינות אחרות לפעמים אפילו יש מספר תורמים שגדול מהביקוש, משום שיש שם את הבחירה ההפוכה, שבה ניתן בעצם לתרום את האיברים כל עוד לא נאמר אחרת. החוקרים ג'ונסון וגולדשטיין מצאו שההעדפות מושפעות במידה רבה מהאופן שבו מוצגות החלופות. כאשר ישנה ברירת מחדל ליד כמה חלופות ייטו מרבית האנשים לבחור בברירת המחדל. אנחנו צריכים להשתמש בנטייה של אנשים ללכת עם היגיון מאוד מסוים כדי להציל חיים, ולא להשתמש, כמו שאנחנו עושים היום, בנטייה של אנשים ללכת עם היגיון מסוים כדי לפגוע בחיים של ישראלים, כדי למנוע מהם השתלת איבר או כדי לשלוח אותם לחו"ל. אני חושב שההשתלה הזאת אינה פוגעת באף אחת מהדתות המונותיאיסטיות, לא בנצרות, לא ביהדות, לא באסלאם. היא עונה על העקרונות המרכזיים שהיא צריכה לענות עליהם: 1. כיבוד הרצון של מי שהביע התנגדות, הביע התנגדות, לא ייתרם האיבר שלו, 2. ההפיכה לברירת מחדל, כפי שאמרתי קודם, 3. הקטנת ההשפעה של צדדים שלישיים: אם האדם אמר שהוא לא מסכים, אמר שהוא לא מסכים, אבל לא להפעיל עליו לחצים במקומות אחרים, 4. אפשר גם ליצור תמריצים. אני חוזר על זה שוב: מדובר פה על דיני נפשות. אני לא מוצא סיבה אחת בעולם למה לא לשנות את החוק על מנת שנוכל להציל ישראלים ועל מנת שנוכל לעשות את זה, לפעמים יש ישראלים שמצילים אותם בחו"ל, על מנת שנוכל לעשות את זה בארץ. אני אודה על תמיכה. תודה רבה. ישיב סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן. עד עשר דקות, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק שבנדון מבקשת לשנות את מודל ההסכמה הקיים כיום בחקיקה ממודל של opting in למודל של opting out, או בשמו הנוסף, השר ליצמן,

זה פעם ראשונה שאני שומע חברי כנסת שמעוניינים בתשובות. לא, רק בגלל שזה של סגן השר. זו אחת הפעמים הראשונות, תשובה בכלל. מאוד מעניין. בקדנציה הקודמת היה חבר כנסת, ליצמן.

הוא ידע אז רק למחות על כל מיני דברים. בכל אופן, אני אענה לכם. הצעת החוק שבנדון מבקשת לשנות את מודל ההסכמה הקיים כיום בחקיקה ממודל של opting in למודל של opting out, או בשמו הנוסף: presumed consent, להלן: הסכמה משוערת או חזקת הסכמה,

זה לא הסכמה. זה, בתמצית. עכשיו אני לא שומע אותך. אחד מול אחד. מודל זה נפוץ בעולם זה כ-30 שנה והוא נוהג בצורה כזאת או אחרת ב-20 מדינות באירופה, ובהן צרפת,

בלגיה, אוסטריה, ספרד, פולין, צ'כיה ושווייץ.

השיטה נוהגה במדינות רבות בדרום אמריקה, ובהן ברזיל וארגנטינה, וכן במדינת סינגפור. אדוני סגן השר, אם אתה לא רוצה לענות, אל

יש בינתיים רק קריאות ביניים, כי אף אחד לא יודע מה עניתי, כי אני עוד לא התחלתי לענות. אנחנו מנסים להבין, אנחנו מנסים להבין.

בואו נקשיב לסגן השר, ואז אנחנו נבין בדיוק מה שהוא אומר. אתם לא מאפשרים לו לענות, אתם מתחילים מייד בהתקפות, במחאות ובצעקות, עוד לפני שאתם אפילו יודעים מה אני הולך לענות. אנחנו מנסים להבין, קודם כול, אני אגיד לכם משהו: בסוף, שלא תהיו במתח, אני הולך להתנגד.

עכשיו בוא נבין למה. כשאני מתחיל להסביר, אז לפני שפתחתי את הפה, כבר צעקת. אחרי שאמרתי כבר משהו, צעקת עוד פעם,

כשאמרתי שתי מילים, צעקתם פעמיים. אז מה אתם רוצים? אז אתם תצעקו, ואני אגיד מה אני רוצה. רק צעקתי שאנחנו לא שומעים, בואי נניח שהבנתי מה שאמרת. תודה. תמצית השיטה הינה שכל אדם שנפטר, גופתו עוברת באופן אוטומטי לרשויות המדינה, שאנחנו נגד זה, לבתי החולים לצורך השתלה, אלא אם כן האדם הביע את התנגדותו לכך בחייו או בני משפחתו הביעו את התנגדותם, בדומה להצעת החוק שבנדון. ההנחה שעומדת מאחורי שיטה זאת היא שאדם שלא הביע בחייו באופן אקטיבי התנגדות לכך שישתמשו באיבריו לאחר מותו, קיימת הנחה מכוח החוק שהוא הסכים לכך. על זה אני חולק. אין מצב אוטומטי. לאורך השנים מודל זה נבחן על ידי משרד הבריאות במסגרת ועדות שונות, והן המליצו שלא לאמץ מודל זה מהטעמים שיפורטו בהמשך. עוד יצוין כי במסגרת הצעת חוק השתלות איברים מודל זה נבחן על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ולאחר דיון מעמיק החליטה הוועדה שלא לאמץ את המודל ולא להכליל אותו במסגרת חוק השתלות איברים.

מתוך רצון לקדם את תחום השתלות איברים מן המת ולעלות את שיעור ההסכמות הוקמה ועדה בראשות פרופ' בן יהודה, שכללה מומחים שונים בתחום האתיקה, הרפואה והמשפט. הוועדה בחנה בין השאר את המודלים השונים הקיימים להליך הסכמה לתרומת איברים. בתום דיוניה המליצה הוועדה, בדוח שהוגש, שלא לאמץ את המודל של הסכמה משוערת. בהקשר זה יצוין כי הוועדה לא התייחסה ספציפית להצעת החוק שבנדון, אך התייחסה במסגרת הדוח להצעת חוק דומה שהוגשה על ידי חברת הכנסת גלאון וחבר הכנסת שטרית. לדעת אותה ועדה, בשלב זה אין הצדקה ערכית ומעשית להפעיל בישראל את עקרון חזקת ההסכמה מדעת, presumed consent. העיקרון הזה מניח שקיים צורך מוסרי בהסכמת אדם להיות תורם איברים, אלא שעל פי העיקרון הזה קיימת הנחה שרוב האנשים אכן מסכימים לכך, ומי שאיננו מסכים לכך אכן יכול להודיע זאת בצורה רשמית. הנחות אלו בשלב זה אינן נכונות ביחס לתושבי ישראל, על פי נתונים שונים. רק

רק 50% מקרובי המשפחה מסכימים לתרום איברים מיקיריהם בזמן אמת, רק כ-50% מסכימים להיות תורמי איברים, על פי סקרים בישראל. סיבה נוספת שעמדה ביסוד המלצת הוועדה הינה שקיים קושי לוודא שכל תושב אכן יוכל לממש את זכותו, בצורה מעשית והוגנת, לסרב להיות תורם איברים לאחר מותו. המנגנון המוצע בהצעת החוק, שלפיו משרד הבריאות ישלח מכתב לכל תושב ישראלי בגיר ובו הסבר על החוק ועל יכולתו להתנגד, לא נראה מספק ומבטיח שאכן מידע זה יגיע לכל תושב ותושב. וגם אם המכתב יגיע ליעדו, אין כל ערבות שמקבל המכתב יבין את האמור בו ואת המשמעויות. יתר על כן, קיים חשש סביר שכפייה כזאת של תרומת איברים מן המת תגרום להפחתה במספר האנשים המוכנים לתרום איברים עקב הגברת החשדות כלפי המערכת הרפואית והגברת חוסר האמון במערכת הרפואית. עוד ציינה הוועדה כי במחקר השוואתי בנושא שבוצע בארצות אירופה נמצא שלא הייתה קורלציה בין הנהגת חקיקת הנחת ההסכמה לבין העלייה במספר תרומות האיברים, ושיעורי הסכמה לתרומה בפועל נמצאו גם בארצות שבהן לא הונהגה חקיקה זו. יתר על כן, במחקר שהתפרסם לאחרונה מצ'ילה התברר שלא רק שהפעלת מודל opting out לא הביא להעלאת תרומות האיברים אלא שהוא אף גרם לירידה בתרומות האיברים. ממכלול הסיבות שפורטו לעיל סברה הוועדה כי הפעלת עקרון הנחת ההסכמה מדעת לגבי כל הנפטרים בישראל איננה נכונה עובדתית, ולפיכך היא בלתי מוסרית. יתרה מזו,

המושג חזקת הסכמה או הסכמה משוערת אינו עולה בקנה אחד עם המושג הסכמה מדעת, הסכמה הנדרשת בטרם ביצוע פרוצדורות רפואיות. בהקשר זה נציין כי גם חוק האנטומיה והפתולוגיה, ומגישי הצעת החוק התעלמו מכך, קובע בסעיף ההגדרות כי נדרשת ההסכמה שהיא הסכמה שניתנה מרצון חופשי ומתוך דעה צלולה. במילים אחרות, קיימת לכל אדם במדינת ישראל זכות אוטונומית להחליט מה ייעשה בגופו בחייו ולאחר מותו, וביצוע פעולות בגופו חייב להיות בהסכמה מפורשת ומדעת, ולא במשתמע מכללא. הגישה של חזקת ההסכמה שנויה במחלוקת. מצד אחד היא זוכה לתמיכה רבה, הן מההיבט המעשי והן מההיבט הערכי. מבחינה מעשית טוענים שהיא מעלה את מספר התרומות. מבחינה ערכית טוענים שהיא נותנת ביטוי לסולידריות חברתית ולהסכמה רחבה לגבי המוכנות לתרום איברים. חוקרים מצביעים על כך שגם אם המדיניות לא מעלה בפועל את אחוזי התרומה, היא לפחות עוזרת להעלות את המודעות לעניין. מצד שני, קולות הביקורת הם רבים. בהיבט הערכי, יש הרואים בחזקת ההסכמה פגיעה בזכות לשלמות הגוף ובעיקרון האתי של אוטונומיה ובחירה חופשית, אשר סוללת דרך למצב שבו הגוף שייך למעשה למדינה. יש הטוענים כי היא טומנת בחובה סכנה לאפליה ולניצול של אנשים המשתייכים לקבוצות מוחלשות, שלא יוכלו לממש את זכותם לסרב לתרום איברים בגלל מחסומים פסיכו-חברתיים, כלכליים ותרבותיים. יש המבקרים את התהליך הפוליטי שבו התקבלו החוקים בעולם שקבעו את חזקת ההסכמה בשל חוסר שקיפות היוצר חוסר אמון במערכת. הרב ליצמן, עליזה קוראת לך. אתה יכול להקריא יותר מהר. עוד חצי דקה אני מסיים. מה אתם לחוצים? השר עדיין לא סיים את התשובה. הוא מקריא את התשובה. בהיבט המעשי,

השפעה על האחוזים הגבוהים יחסית של תרומות איברים, אלא גורמים אחרים במערכת. למשל, הטענה היא שבספרד ניתן לייחס את אחוזי התרומה הגבוהים בעיקר למערך תיאום השתלות מסיבי ארצי, ולאו דווקא לחזקת ההסכמה.

המבקרים טוענים שגם כאשר קיימת חזקת הסכמה על פי החוק, מדינות רבות לא פועלות על פיה, והן מאפשרות לבני המשפחה של הנפטרים להתנגד לתרומת איבריהם, אף על פי שהם לא התנגדו לכך בחייהם. לסיכום: ממכלול הטעמים שפורטו לעיל, משרד הבריאות מתנגד להצעת החוק.

תודה רבה. אתה יכול להגיד מה הוא אמר? שאני מתנגד. עשר דקות הוא אמר א-א-א-א. הוא לא אמר כלום. חבר הכנסת מוסי רז, יש לך אפשרות לעלות לכאן ולדבר. למה אתה צועק משם? בבקשה. יש לך שלוש דקות, יש לך זכות. תנצל אותה, בבקשה, עד שלוש דקות.

אני אעשה בדיוק מה שעשה סגן השר,

ללה, לה,

בלה,

בלה,

בלה,

ככה עונה סגן שר? תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת. הצבעה על הצעת חוק השתלת איברים (תיקון, שינוי ברירת המחדל), התשע"ח 2017, של חבר הכנסת מוסי רז. נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק השתלת איברים (תיקון, שינוי ברירת המחדל),

בעד, 18, נגד, 56, נמנעים, ארבעה. הצעת החוק לא עברה, והיא יורדת מסדר-יומה של הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק להסדרת רישום וסימון של בעל חיים ואחריות בעליו או המחזיק בו, התשע"ח 2018, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ וקבוצת חברי הכנסת. החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018, החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018. תודה.

אנחנו עוברים להצעת חוק יום לציון רצח העם הארמני, התשע"ח 2017, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות. עשר דקות זה הרבה. עד עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ב-22 באוגוסט 1939 נפגש היטלר עם מפקדי הצבא שלו ונאם לפניהם, הם התחילו אז לתכנן את שואת היהודים, ובנאומו אמר את המשפט: אחרי הכול, מי עדיין מדבר היום על השמדתם של הארמנים? מפני שאם לא מדברים על שואות, יקרו עוד שואות, מפני שאם אנחנו לא מכירים בזה שנרצחים עמים, יירצחו עוד עמים. וכששתקו על רצח העם הארמני, זה הוביל לשתיקה סביב רצח העם היהודי. השאלה שמוצבת לפני הכנסת היום היא לא שאלה מעשית, היא לא שאלה של יחסי חוץ, היא שאלה מוסרית בסיסית: האם אנחנו כיהודים יכולים להתעלם משואה? רצח העם הארמני הכיל בתוכו את כל המרכיבים שאנחנו מכירים מההיסטוריה שלנו: היו צעדות מוות, היו 25 מחנות ריכוז, היה טבח, הייתה שרפה, ילדים הושמדו בגז רעיל. הקונסול האיטלקי תיאר בזמנו בדוח שכתב איך לוקחים ילדים ארמנים, משיטים אותם לאמצע הים ואז הופכים את הספינה ומסתכלים איך הם טובעים. ומכל זה, שנה אחרי שנה מדינת ישראל מתעלמת. יותר ממיליון איש נרצחו בין 1915 ל-1923. איש לא עשה דבר, וקולו של העולם לא נשמע. ברוך השם, עברו מאז הרבה שנים. אנחנו תבענו וקיבלנו, בצדק גמור, מן העולם הכרה באשמתו בשואת היהודים. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מרצח עם אחר, מרצח ילדיו, נשיו, זקניו. זה לא מוסרי, זה לא הגון, ויש לנו מחויבות. הצעת החוק שמונחת לפניכם היום, לא אני כתבתי אותה. כתב אותה בזמנו חבר הכנסת אריה אלדד. רציתי להביא את הנוסח שלו, כדי שיהיה ברור שהצעת החוק הזאת לא עומדת במונחים של ימין שמאל, אופוזיציה או קואליציה, אלא רק בשאלה מה אנחנו מחויבים לו כאנשים מוסריים, כישראלים, לא כולנו יהודים, אז כיהודים וכלא-יהודים. אני מבקש מהכנסת להצביע בעד הצעת החוק.

תודה רבה. תשיב בשם הממשלה סגנית שר החוץ חברת הכנסת ציפי חוטובלי. עד עשר דקות, בבקשה. מאז קבלת העצמאות של ארמניה ב-1991 עומדת סוגיית ההכרה בטרגדיה הארמנית כרצח עם על ידי הקהילה הבין-לאומית במוקד מדיניות החוץ הארמנית. ב-2015 ריכזו הארמנים מאמצים דיפלומטיים משמעותיים על מנת להרחיב, כמותית ואיכותית, את מעגל המדינות המכירות בטרגדיה כרצח עם. במוקד המאמצים היו ארצות הברית, האיחוד האירופי וישראל. שלושתן לא הכירו בכך, ולא צפוי כי המצב ישתנה בקרוב. יחד עם זאת, ישראל שלחה ב-2015 משלחת פרלמנטרית רשמית לאירוע הזיכרון המרכזי בבירת ארמניה. לאחר שנבחנה שוב ושוב עמדת ישראל בנושא, ההחלטה נותרה בעינה: חשוב להכיר בסבל שחווה העם הארמני, בטרגדיה שעבר, ולצד ההזדהות העמוקה על רקע חוויות העם היהודי, אין מקום לנקוט עמדה בנושא, לנוכח מורכבותו והשלכותיו המדיניות והיותו בעל הקשר פוליטי מובהק.

אין מקום לצעד העלול להתפרש בהכרח כהכרה ברצח עם הארמני. חבריי חברי הכנסת, משרד החוץ הישראלי, כפי שעשה בעבר, ממליץ להתנגד להצעת החוק הזאת. הרגע האשמנו את הפולנים, ההיסטוריה. אולי לא נעשה את אותו הדבר כאן, מה את אומרת?

אני מציעה לכם שלא לערבב כרגע בין שואת העם היהודי לבין הנושא הזה. אף אחד לא משווה, ואל תיתני לנו הטפות מוסר. אפשר לרדת, חבריי בקואליציה? עוד לא. מגייסים.

יש לך עד עשר דקות.

מאחר שאני יכולה לנצל את הבמה הזאת ומציע החוק הוא חבר הכנסת יאיר לפיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, אתה אמרת אתמול שהוזמנת לחקירה בנושא חוק שהתקשורת,

אני מנצלת את זכות הדיבור שלי, וכבר אמרתי את עמדתי. תודה רבה, חבר הכנסת יאיר לפיד. יש לי את זכות הדיבור. חבר הכנסת יאיר לפיד, תודה רבה לך.

אני סיימתי. אמרתי את עמדת הממשלה. אתה מגויס על ידי משטרת ישראל, היא נתנה את עמדת הממשלה. אם אתם לא הקשבתם, זו הבעיה שלכם. עכשיו היא יכולה לדבר על מה שהיא רוצה. יש לה עד עשר דקות. בבקשה. אתה מגויס על ידי משטרת ישראל לשמש כעד. באיזה עולם משפטי תקין, ואני אדם עם השכלה משפטית, הדבר הזה נראה לך סביר? היית שר אוצר. אם חשבת שהחוק לא תקין, למה לא דיווחת עליו בזמן אמת? יש חוק שרוצה להחזיר ישראלים יורדים לארץ. אם המדיניות הזאת לגיטימית בעיניך, היית אמור לתמוך בחוק. המציאות הזאת שבה משטרת ישראל עושה שימוש ציני באדם שרוצה להחליף את ראש הממשלה ועושה את זה באופן הזה היא דבר לא ראוי, פשוט לא ראוי.

אם הייתה בך טיפת יושרה, אתה היית אומר את זה. היית אומר: אני רוצה את רצון הבוחר הישראלי. אני לא רוצה להפיל ראש ממשלה דרך עדות על חוק שאין בו שום בעיה מבחינה ציבורית. אין לכם מוסר, אם יקראו לך לעדות במשטרה, לא תלכי? חבר הכנסת מיקי לוי, תודה רבה.

אני רוצה להגיד לכם, חבריי באופוזיציה: יש לכם תפקיד חשוב. יש לכם תפקיד חשוב להציב אלטרנטיבה שלטונית לעם בישראל. אין לכם תפקיד ללחוץ על היועץ המשפטי לממשלה להגיש כתב אישום בכל מחיר. גם לך אין,

היועץ המשפטי לממשלה, אתם מפגינים, אתם מגבים הפגנות מדי שבוע, ליועץ המשפטי לממשלה. זה נראה לכם שלטון חוק? ישראל, ביבי עושה דה-לגיטימציה, חברים שלך.

זה פשוט לא שלטון חוק. איבדתם את הדרך,

אתה יודע שזאת לא הדרך לקבל את אמון העם בישראל,

סגנית השר, סגנית השר, סגנית השר, אני מבקש, שנייה, חברי הכנסת, חברי הכנסת. חבר הכנסת מיקי לוי, יש לך כל כך קול גבוה שאני בקושי יכול לשמוע את סגנית השר שעומדת לידי. אתה צועק שם ואני מאפשר לך,

חבר הכנסת מיקי לוי, אפשר לסיים?

אני מציעה לכל מי שרוממות שלטון החוק בגרונו שיכבד את החוק, שיכבד את החוק הישראלי, שלא יחרוץ דין ולא יחליף שלטון מכהן על פי רצון העם בדרך כזאת לא לגיטימית. לא מחליפים ראש ממשלה ככה, אתם יודעים את זה. תחכו לעמדת היועץ המשפטי לממשלה ותכבדו את החוק הישראלי בנושא הזה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, אתה רוצה לעלות להשיב?

אז אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. כולם לשבת, בבקשה. חברי הכנסת, לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. כשתגיע סגנית השר אנחנו נפעיל את ההצבעה. נא להצביע, חברי הכנסת. נא להצביע. ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק יום לציון רצח העם הארמני, התשע"ח 2017, לא נתקבלה. בעד, 28, נגד, 41, אין נמנעים. הצעת החוק לא עברה, והיא יורדת מסדר-יומה של הכנסת. הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת. יודיע, בשם היושב-ראש, חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. חלק מההודעה מחייב הצבעה. נא לשבת, חברי הכנסת. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מקריא פה שלושה עמודים. התבקשתי להקריא את כולם, ולכן, קצת סבלנות. אני מחליף כאן את יושב-ראש ועדת הכנסת. החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018, מ/1196.

הוועדות האלה ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים: ועדת הכספים, פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק). ועדת הפנים והגנת הסביבה, 1. פרק ו' (תחבורה), סעיף 23 (ביטול הגבלות בחוק מקווה ישראל לצורך קידום מסילת רכבת נוספת באיילון); 2. פרק ז' כולו (כבאות); 3. פרק ח' כולו (רשויות מקומיות); 4. פרק ט' כולו (תכנון ובנייה); 5. פרק י' כולו (עבודות פיתוח בתוכנית למגורים); 6. פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108(23) פרק ב'1 המוצע, 109(ב)(1) לעניין פרק ב'1 (רישוי עסקים בעלי חשיבות לאומית); 7. פרק י"ג (שונות), סעיפים 113 ו-114 (מתקנים פוטו-וולטאיים). ועדת הכלכלה, 1. פרק ד' כולו (טלגרף אלחוטי); 2. פרק ה' כולו (תקשורת); 3. פרק ו' (תחבורה), סעיפים 22 ו-24 (אכיפת עבירות תעבורה באמצעים טכנולוגיים). ועדת החוקה, חוק ומשפט, פרק י"ג (שונות), סעיפים 112 ו-114 (פרסום דוחות של חברות ממשלתיות). ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכלכלה, פרק י"א כולו (רשויות תחבורה מטרופוליניות).

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון, תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד), התשע"ז 2016, בהצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח 2018, בהצעת חוק לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ז 2017, ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים, תדון בפרקים הבאים מתוך הצעת החוק, 1. פרק ב' כולו (בנקאות); 2. פרק ג' כולו (הסרת חסמים ביבוא אישי). עניין זה דורש את אישור הכנסת, נוכח שינוי שמה וסמכויותיה של הוועדה המיוחדת.

ועדת הכנסת ממליצה שהכנסת תרשה לחלק את הפרקים והסעיפים הבאים, בהתאם לסעיף 84(ב) לתקנון הכנסת. פרקים וסעיפים אלה יועברו, אחרי החלטת הכנסת, להמשך חקיקה בנפרד מהצעת חוק התוכנית הכלכלית, כמפורט להלן: ועדת הפנים והגנת הסביבה, 1. פרק י"ב (רישוי עסקים), סעיפים 108 111, למעט 108(23), פרט לפרק ב'1 המוצע (רישוי עסקים דיפרנציאלי). עניין זה דורש את אישור הכנסת. רגע. אז בוא קודם תצביע, היא ביקשה ממני להקריא את הכול, ואחרי זה. החלטת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018, מ/1196. א. הוועדות האלה ידונו בפרקים ובסעיפים הבאים: ועדת הכספים, 1. פרק א', סעיף 1 (מטרת החוק); 2. פרק ב' כולו (רשות שדות התעופה); 3. פרק ג' (מיסים) כולו, למעט סעיפים 3 ו-8(א) (שעניינם הקלות במס למשרתי מילואים); 4. פרק ה' (הביטוח הלאומי), סעיפים 22,

24(1) ו-(2)(א), 25 (שיפוי המוסד לביטוח לאומי); 5. פרק ז' (שונות), סעיפים 36 ו-37 (קרן למפעלים במצוקה); 6. פרק ח', סעיף 38 (תחילה). ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 1. פרק ה' כולו (הביטוח הלאומי), למעט סעיפים 22,

24(1) ו-(2)(א), 25 (שעניינם שיפוי המוסד לביטוח לאומי); 2. פרק ו' כולו (צמצום פגיעה בעבודה); 3. פרק ז' (שונות), סעיפים 34 ו-35 (דחיית ביצוע התאמות נגישות במבנים של רשות ציבורית). ועדת החוץ והביטחון פרק ג' (מיסים), סעיפים 3 ו-8(א) (הקלות במס למשרתי מילואים). ועדת החינוך, התרבות והספורט, פרק ז' (שונות), סעיף 33 (דחיית חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה). עניינים אלה דורשים הודעה לכנסת בלבד.

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון, תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד), התשע"ז 2016, בהצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח 2018, בהצעת חוק לתיקון פקודת רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח), התשע"ז 2017 ובסעיפים מהצעת חוק ההסדרים תדון בפרק ד' כולו (ספורט). עניין זה דורש את אישור הכנסת, נוכח שינוי שמה וסמכויותיה של הוועדה המיוחדת.

תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה. יש שתי הצבעות. הצבעה ראשונה: הצעת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018. אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2019),

בעד, 43, נגד, 25, אין נמנעים. הכנסת מאשרת את הפיצול. לפרוטוקול: השר איוב קרא, לרשום שהוא תומך. אנחנו עוברים להצעת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח 2018. נא להצביע, חברי הכנסת. הצעת ועדת הכנסת בדבר חלוקה ופיצול של הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019),

2018, נתקבלה. בעד, 48, נגד, 24, אין נמנעים. הכנסת מאשרת את הפיצול. אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעה דחופה לסדר-היום בנושא: ניסיונות איסור שחיטה כשרה בפולין, מס' 9471, של חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. בבקשה. עד עשר דקות. עד שלוש דקות. חבר הכנסת אליעזר מוזס, בבקשה, עד שלוש דקות. השר בנט ישיב.

יותר? שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה לשר החינוך, שאני מבין שהוא המשיב, כן? אני רוצה לדבר על המחשבה או על הרצון לאסור שחיטה כשרה בפולין. הקשר שלי עם פולין זה תולדותיי: אימא, הוריה, הורי הוריה, הסבא בלודז', אייזיק פולץ', ורעייתו רייצ'ל, היה להם מפעל גדול בלודז' לטקסטיל, והוא העסיק יהודים וגויים פולנים בתחום הטקסטיל. בתה איידל, שהיא אם אימי, ניהלה סניף בעיר קאליש, לאחר שעברה לעיר זו לאחר נישואיה לזקני, בעלה מנדל ברגמן ז"ל. רוב המשפחה נספו על קידוש השם. הסבא והסבתא כבר נושלו מהמפעל ונעלמו לאי שם על ידי עובדיו הפולנים. כשהייתי בשליחות ממלכתית לפולין במלאת 70 שנה לגירוש 360,000 יהודים מגטו ורשה לאומשלגפלץ ומשם למיידנק ולטרבלינקה ביקרתי גם בקאליש, ושם קיבלתי תעודות נישואין של בני המשפחה ותעודות לידה. כמה צורם וכואב לקרוא על הטאבו של הרכוש של המשפחה: "עזב", "עזבו". האם עזבו את המקום או העזיבו אותם? רצחו בהם, לאחר שהעבידו אותם בעבודות פרך של עקירת מצבות של בית העלמין המקומי ולדפן בהן את תעלות המים מפני הגשמים. קיים תיעוד על כך בספרי השואה וביד ושם.

לאחר שממשלת פולין החליטה להעניש את מי שמזכיר את פולין בהקשר של שואת יהודי פולין, לשכתב את ההיסטוריה, מוסיפים חטא על פשע כאשר עומדים לחוקק חוק איסור שחיטה כשרה. כמה הזוי הדבר שאותם פולנים שהיו שותפים מלאים ברצח העם ובנישול הרכוש היהודי, כאשר עד היום קיימים חוקים דרקוניים על אי-מימוש החזרת הרכוש היהודי, כמה הזוי הדבר שהם נהפכו פתאום לאיזה הומניים ולדואגי צער בעלי חיים, אחרי כל מה שהם עשו לנו בימי השואה הנוראה. מחובת הממשלה לעצור את התהליך הזה, שזה ממש מדרון חלקלק בפולין, פה האיסור לקשור אותם לשואה, ועכשיו גם איסור שחיטת בשר כשר בפולין. על הממשלה לדעת את זה. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בבקשה, עד שלוש דקות. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, לפני כשבוע כנסת ישראל ציינה את יום צער בעלי חיים, ודיברתי פה, וגם בוועדות השונות, וציינו את זה, שלאורך שנים יש רצף של מחקרים, וגם ציטטתי פה במליאה, על זה שהשחיטה היהודית היא השחיטה הכי פחות, אם בכלל, גורמת צער לבעלי חיים. יש תקלות בדרך, בצורת הגידול,

אבל צורת השחיטה היהודית זו השחיטה עם המינימום, אם בכלל, של סבל לבעלי החיים. ואז קם קול זעקה, כשזה התפרסם לפני כמה שנים, כשהוכיחו על בעלי חיים מסוימים,

גמל ועוד, שהשחיטה דווקא גורמת להם לצער מסוים, צער מאוד מסוים. יצאה משלחת של חוקרים יהודים, חלקם דתיים, לבחון את זה: האם זה נכון שבאמת על פי המחקרים אותם בעלי חיים סובלים יותר? וראו זה פלא, כל אותם בעלי חיים שהם מותרים על פי ההלכה לאכילה, שגם יש להם כל מיני סימני כשרות, צינור מסוים של הדם, ואני לא זוכר איך זה נקרא, אין להם אותו באותו מקום שחיטה,

בעלי החיים הכשרים,

הפרה, צורת השחיטה שלהם היא באותו רגע, בשונה מבעלי חיים כמו גמל, סוס ועוד, שעליהם פשוט יש את המחקר, שהסבל שלהם באותה צורת שחיטה הוא פי כמה יותר גדול. באים עכשיו בממשלת פולין, על פי שמועות, לאסור את השחיטה. אני חושב,

שאנחנו כממשלת ישראל, אני גם לא יודע למה שר הדתות צריך לענות על זה, אני חושב שזה יותר עניין של משרד החוץ, ונמצאת כאן סגנית השר, מול ממשלת פולין. קודם כול, צריך לזכור שמאז התחילה השחיטה, הייבוא של השחיטה מפולין לארץ מחיר הבשר בארץ ירד. הבד"צים ועוד, גם הרבנות התחילה לשחוט בפולין.

חס ושלום, החוק הזה יעבור, מחיר הבשר בארץ יעלה. צריך לדעת את זה. זה, 1. צריך לתת את הדעת. ודבר שני, צריכים לעשות מלחמה בכל צורה אפשרית, דיפלומטית בוודאי, על מנת לגרום שהחוק הזה לא יעבור,

חס ושלום, אז זה ילך לברית מילה, וזה יעבור לעוד מדינות, ואז היהודים בכלל יהיו מוקצים באותן מדינות.

השר נפתלי בנט, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אענה בשם שר הדתות. אני מבקש להודות לחברי חבר הכנסת מוזס ולחבר הכנסת מלכיאלי על העלאת נושא חשוב זה. רוחות מנשבות מפולין לאחר החקיקה שהייתה בפולין לפני כשבוע בנושא איסור הזכרת הקשר והאחריות של העם הפולני לשואה, שזה דבר חמור כשלעצמו. כעת מתחיל שם שיח במטרה לאסור את השחיטה הכשרה, ואף הוגשה הצעת חוק מקיפה בנושא זה ותידון השבוע בפרלמנט הפולני. חבריי חברי הכנסת,

בשם שר הדתות, לו יתקבל האיסור, יהיו לו השלכות רוחב ממשיות על החיים היהודיים באירופה, שכן באיחוד האירופי, שבו פולין חברה, ברגע שמדינה פורצת גדר בנושא מסוים, למדינות אחרות קל יותר ללכה אחריה. אני כבר לא מדבר על הנלוות להצעתם, כי ייאסר גם ייצוא בשר כשר, מה שיעלה מאוד את המחירים בארץ, כי כבר כיום פועלים שישה בתי מטבחיים שמספקים בשר כשר לארץ ישראל ולמקומות נוספים, כמו אנגליה וצרפת. רק לסבר את האוזן, מדובר על כ-10% מהכמות השנתית. אני רוצה לספר לכם שלפני כשלושה חודשים ערכתי סיור באירופה, מתאר השר, בהזמנת מרכז רבני אירופה של הרב מנחם מרגולין על מנת לעמוד על הצרכים של הקהילות היהודיות באירופה ולסייע להן במאבק שהם מקיימים באירופה מול הרשויות לשמירה על הזכויות היהודיות בכל מקום שבו יהודי חי. לפי התרשמותי, עבודתם אינה קלה בכלל. שם הבנתי את גודל הקושי ואת הבעיות שאיתן נאלץ יהודי להתמודד. בפגישות שערכתי בבלגיה עם חברי פרלמנט האיחוד האירופי, ואף עם יושב-ראש הפרלמנט הבלגי מר זיגפריד ברייק הבעתי בפניהם את החשש מפני חקיקה מסוג זה, איסור שחיטה כשרה, איסור מילה, ועוד בעיות שתכליתן אחת: לדחות את היהודים מאירופה, אנטישמיות במסווה הומניות.

אלו שלא השכילו לשמור לפני 75 שנה על היהודים, שהיו אזרחים נאמנים למקומות שבהם חיו, ממשיכים בפועל לגרום ליהודים לצאת מאירופה. אני קורא לפולין לעצור באופן מיידי את הליך החקיקה שבו החלו ולעצור מייד כל הליך מסוג זה. אם לא יפעלו לבטל זאת, אבחן את הצעדים העומדים לרשותנו על מנת לנקוט פעולה הולמת. מה אתה מציע, אדוני השר? מה אתה רוצה? ועדה. אנחנו נצביע על להעביר את הנושא לוועדת הפנים. רגע, איזו ועדה?

נא להצביע.

בעד, 12, אין נמנעים, אין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום תעבור,

חבר הכנסת משה גפני. הנושא יעבור לוועדת הפנים. נעבור להצעה לסדר-היום בנושא: דברי המפכ"ל שלפיהם חוקרים פרטיים עקבו אחרי חוקרי משטרה,

חברת הכנסת רויטל סויד. אמור להשיב השר לביטחון פנים גלעד ארדן. בבקשה, חברת הכנסת

סויד. בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, טוב שאתה פה, שר החינוך, חבריי חברי הכנסת, עברנו שבוע מורכב מאוד, שהתווסף לחודשים מורכבים מאוד, וסופם, או יותר נכון אנחנו בעיצומם, בעיצומה של תקופה שהשיא שלה כרגע, נכון להיום, היה אתמול בערב, עם פרסום התשתית הראייתית שהמשטרה הצביעה עליה. אבל אם יש משהו שאנחנו רואים שמאחד או מאפיין את כל התקופה הזאת זה פגיעה אחת נמשכת שהולכת ומסלימה בשלטון החוק במדינת ישראל ובמערכת אכיפת החוק. ראש הממשלה מצוי תחת חקירות, וזה לא פשוט, ואתמול קבעה המשטרה שהתגבשה תשתית ראייתית בעבירות חמורות של שוחד בהיקף חסר תקדים של מיליון שקלים, עם המלצה שלה, או יותר נכון עם קביעה שלה, שהתגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות השוחד האלה. מה שראש הממשלה עשה אחר כך, אחרי האמירה הזאת, בהמשך ישיר לכל מה שהוא עשה בחודשים האחרונים, זה לקחת את משטרת ישראל ולהחריב אותה, לקחת את המפכ"ל ולפגוע בו ברמה האישית, ליצור חוסר לגיטימיות לחקירה, כשכל מה שהוא רואה זה רק אחריי המבול. לא מעניין אותו כלום, רק מה הציבור יחשוב. עכשיו, יש גבול. ואדוני שר החינוך, כשאתה יושב פה, וגם חבריך, השרים האחרים, יש פה מדינה, יש פה ציבור ויש פה אחריות. זה שראש הממשלה חשוד בעבירות שוחד חמורות בהיקף חסר תקדים, וזה שהוא משתלח במערכת אכיפת החוק ושכל חברי הכנסת שלו עושים את זה ושכל השרים שלו עושים את זה, לא אומר שאתם בקואליציה צריכים לתת לזה גיבוי. לא לטעות, לראש הממשלה נשמרת חזקת החפות, ואני יודעת כמה קשה הסיטואציה שהוא נמצא בה עכשיו. אבל דווקא בגלל זה ודווקא בגלל זה שקשה לנהל את הקשב, אי-אפשר לנהל את הקשב גם בניהול ההגנה שלך וגם בניהול ענייני מהמדינה, וזה השלב שראש הממשלה צריך לצאת לנבצרות. ואם אתם באים וטוענים את הטענה המופרכת על ניסיון הפיכה בקלפי, אוי אוי אוי, איך זה נאמר, תוך התעלמות מוחלטת, זה אישום אחד, אבל עם חמישה רבדים שונים בשוחד בהיקף של מיליון שקלים, עם מתת שיכול להתייחס לחמישה מקרים שונים, אם אתם מתעלמים מזה, יש לי רק דבר אחד לבוא ולומר: שראש הממשלה לא רק שיצא לנבצרות, אלא יותר מזה, ראש הממשלה במצב הזה צריך לדרוש את אמון הציבור שוב. זו עת משבר, זו עת קשה, שבה ראש הממשלה משתלח במפכ"ל, משתלח במשטרה, בקרוב הוא ישתלח גם בפרקליטות וגם ביועץ המשפטי, כשהממצאים לא ימצאו חן בעיניו. שיצא לנבצרות, ויותר מזה, שיצא לבחירות, ונראה אם באמת הוא יקבל חזרה את אמון הציבור.

תודה רבה. חבר הכנסת משה גפני.

מי שאמור להשיב זה השר לביטחון פנים גלעד ארדן. הוא לא פה. אנחנו רוצים שבנט יענה. אתה סגן יושב-ראש ואתה מכיר את התקנון. אם יושב-ראש הכנסת לא אישר, אין אפשרות. ברוך השם. בבקשה, עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אני רוצה לדבר כמו שחברת הכנסת רויטל סויד דיברה, אבל מהיבט שונה לחלוטין. גם אני הגשתי את הבקשה על זה. לראש הממשלה שמורה זכות החפות, אלא אם כן הוכח אחרת, ומי שמוסמך להחליט בעניין הזה זה ודאי לא המשטרה, ובמיוחד לא אחרי מה שקרה עם המשטרה בכל התהליך הזה. ראש ממשלה הוא לא הנושא. אפשר לקיים דיון לגבי ראש הממשלה, ואני סבור שנעשו פה דברים שהם מעבר לכל פרופורציה בעניין, אבל לא זה נושא הדיון, נושא הדיון הוא המפכ"ל. המפכ"ל צריך להיות האיש הכי סודי, האיש שהכי פחות מדבר, שהכי הרבה עושה, זה מה שצריך להיות המפכ"ל. ככה הורגלנו במשך כל השנים. יש לך ראש ממשלה לדבר עליו.

כל מה שאלעזר שטרן מפריע לי,

אני מבקש שתחזיר לי את הזמן.

המפכ"ל צריך להיות אדם שאנחנו כולנו, ללא יוצא מן הכלל, מימין ומשמאל, צריכים להיות משוכנעים שהוא עושה את מלאכתו נאמנה והוא לא מגיע עם אג'נדה, שהוא רוצה או להתפרסם בתקשורת או לפגוע במישהו או לעשות. מה שקרה זה שפתאום בא המפכ"ל, כמו אחרון העיתונאים, ומקיים מסיבת עיתונאים, והוא מתחיל להסביר שחקרו את הקצינים שעסקו בעניין של חקירת ראש הממשלה.

זה לא מדאיג אותך? שחקרו, שחקרו את העניין הזה.

אף אחד לא הפריע לך. אמרת מה שאת רוצה. לכל חבר כנסת יש זכות להגיד כל מה שהוא רוצה.

אבל ככה זה,

אני אמרתי על אלעזר שטרן, אני אומַר את האמת, ואת האמת, השמאל. אל תחליף את, לא מתאים לך, החליפה. אני אומַר את האמת, ואת האמת שלי.

הציבור מחליט בסופו של דבר. אנחנו נמצאים במשטר דמוקרטי.

השיטה היא לא לתת לנו לדבר.

לפי דעתי הוא למוחרת היה צריך להתפטר. למוחרת. יכול להיות שהוא טעה, אבל זו טעות שפשוט אי-אפשר לתאר אותה. אחת מהשתיים: עקבו אחרי קצינים במשטרה, יודע את

שיבדקו את זה. לקחו חוקרים פרטיים.

והוא, למה לא בדקו?

אה, בעד? למה המפכ"ל לא בדק מתי שזה קרה?

אולי בודקים?

הוא לא אמר את זה. אני לא מבין אתכם. אתם אנשים שרוצים את שלטון החוק כמו שאני רוצה. אתם רוצים שהכול יהיה טהור, ושנדע שיש אמון לציבור,

אני אגיד את האמת שלי. אני מוסיף לך דקה,

זה בכלל לא משנה, ראש ממשלה. זה לא משנה לשום דבר. במדינה דמוקרטית להתראיין זה חציית,

או חברת חקירות או חוקרים פרטיים, חקרו את הקצינים, עקבו אחריהם,

אלה שחקרו את ראש הממשלה. גבירותיי ורבותיי, מה המשמעות של העניין? זה לא אתם אומרים את זה,

שלנו אין סמכות לחקור. למה לא חקרת? מאיפה הגיעו החוקרים האלה? ואם לא חקרת, מה אתה אומר את זה בציבור? מה הדבר הזה? המשמעות של העניין היא שיש לך אג'נדה. אתה רוצה לחפש מתחת לאדמה כל דבר שאתה יכול לפגוע בעניין הזה של מעמדו של ראש הממשלה. זאת המציאות. הוא לא יכול להישאר מפכ"ל.

בן אדם מגיע, מתראיין, זה בדיוק ההפך מהתפקיד שלו. כל אחד מאיתנו מתראיין, אומר את דעתו. זה בסדר, אנחנו במשטר דמוקרטי, מותר ואולי אפילו חובה להגיד, שכל אחד יגיד את דעתו. אבל מפכ"ל, שהתפקיד שלו הוא הסודי ביותר מבחינת ניהול המערכת שתפקידה לחקור, שתפקידה לשמור על הסדר, שתפקידה לשמור על מצב כזה שבוודאי לא יפגעו באזרח רגיל, אבל על אחת כמה וכמה בוודאי לא בראש ממשלה, בשעה שיש תפקיד כזה?

הוא מפכ"ל. תאמין לי, אני יודע. תודה רבה, חבר הכנסת משה גפני. הוספתי לך דקה. אני כבר מסיים, חצי משפט.

שלא אובן לא נכון, אני חושב שמשטרת ישראל היא משטרה טובה, היא משטרה מצוינת, היא משטרה שעושה את מלאכתה. המפכ"ל לא מתאים. תודה רבה.

השר לביטחון הפנים גלעד ארדן. בבקשה, חבר הכנסת גלעד ארדן. בין הפטיש לסדן. מי בין הפטיש לסדן? אני? שני כלים חשובים, דרך אגב. בסוף יוצאת עבודה.

אני אנסה להתייחס קצת לדברים שנאמרו כאן בהצעות לסדר-היום, אם כי אני מניח שהדוברים יותר רצו להשמיע מאשר לשמוע.

תגידי, למה את ישר צועקת? אבל עוד לא דיברתי.

מגינה על המשטרה שלך. את רוצה, אפשר לתת לה עוד כמה דקות? אתה רוצה לקרוא לה?

לא היית, לא שמעת. למה אתה אומר את זה? השר, זו השיטה. כשאנחנו מדברים הם מפריעים,

זו השיטה.

למה אתה מתפלא?

לא, היא פשוט הוכיחה את מה שאמרתי. אמרתי שחלק מהדוברים לא רוצים לשמוע אלא רק להשמיע, והינה, היא מייד מוכיחה את זה.

בבקשה, חברת הכנסת רויטל סויד. מי אמר שהתכוונתי אלייך?

בבקשה, אדוני השר. טוב, אני רוצה להמשיך את הקו שהתחלתי בו קודם. המשטרה סך הכול סיימה את עבודתה, ואני לא חושב שהמשטרה, יש לה אג'נדה. אפשר להסכים או לא להסכים, ואכן, היו הרבה מקרים בעבר שבהם סיכומי המשטרה לא בהכרח קבעו את התוצאה של הגורם המוסמך בסופו של דבר. וכאשר הגורם המוסמך הוא היועץ המשפטי לממשלה, והוא בוחן סיכויי הרשעה, והוא בוחן את עוצמת הראיות, והוא שומע, פעם ראשונה שיש הזדמנות גם כשמדובר בנבחר ציבור להשמיע את כל הטענות שלו ואת תפיסת העולם שלו, בסופו של דבר הסמכות מסורה ליועץ המשפטי לממשלה, היא לא מסורה למשטרה, היא לא מסורה לכלי התקשורת ולפרשנים המכובדים באולפנים, והיא אפילו לא מסורה לנו, הפוליטיקאים. ובדיוק כמו שחברי הכנסת לא היו רוצים שאני,

תהיה לי סמכות להחליט איזו חקירה לפתוח ואיזו חקירה לסגור, אז אני מציע גם שחברי הכנסת, בין מהמפלגה שלי ובין לא מהמפלגה שלי, לא יחוו את דעתם על בסיס האמירות והפרשנויות והפרסומים וכבר יחרצו דין, לא של המשטרה, דרך אגב, ובטח לא של ראש ממשלת ישראל. אז אולי תצא כנגד הדמוניזציה שעושים למשטרה אנשים, כיוון שאתה לא היית פה, אז את זה כבר עשיתי בנאום הקודם שלי היום, ואני אשמח לשלוח לך את הסרטון מהנאום הקודם. אבל לא ענית על השאלה איך אפשר לגבות את ראש הממשלה מצד אחד, אני לא חייב לענות על השאלות שלך, ובעיקר לא כשאת מתפרצת אחרי שקיבלת זמן דיבור.

ומצד שני,

תודה רבה, חברת הכנסת רויטל סויד.

תקשיבו פעם.

אני באמת לא מבין את ההתלהמות שלך.

כי אני לא מצליחה להבין אותך.

בתור אחת שייצגה את העבריינים הכי כבדים של מדינת ישראל.

ואז היית טוענת לדה-לגיטימציה של כל דבר שהמשטרה עושה, כדי להגן על רוצחים. לא, יש

הממשלה חזקת חפות. הוא לא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה. אז אני מציע לנהוג קצת במתינות, כן?

כי סך הכול מדובר באותה משטרה, באותה משטרה כל הזמן. זאת אותה משטרה. אל תהיי צבועה, רויטל, זה לא מתאים לך. ראש הממשלה הצטרף עכשיו למשפחת הלקוחות שלי, תודה רבה, חברת הכנסת רויטל סויד. זה לא מתאים לך. אני מציע לך לנקוט קו עקבי לאורך כל הדרך,

נמצאים ברחובות ומגינים בגופם מפיגועי טרור. זאת משטרת ישראל. אין לנו משטרה אחרת. וכמו שאנחנו נוהגים לומר כאן, בבית הזה, כמו שאין לנו צבא אחר ואין לנו שב"כ אחר, אין לנו משטרה אחרת. אני מציע לכולנו לנהוג באיפוק, ולא לנסות לרתום אמירה כזאת או החלטה כזאת או אחרת של המשטרה, שהיום נוחה לנו ומחר לא נוחה לנו, לרתום אותה לטיעונים פוליטיים כאלה ואחרים. אותו דבר אני אומר גם כלפי ראש הממשלה. גם במקרה שלו, מגיע לו גיבוי, ומגיעה גם לו חזקת החפות, כמו לכל אזרח אחר במדינת ישראל. הוא מנהל את מדינת ישראל בתקופה מאוד קשה ומאוד מורכבת, ולהבנתי הוא עושה את זה בצורה אחראית ובצורה טובה ובצורה מסורה. וכולנו צריכים להמתין בסבלנות עד שהגורם המוסמך, שהוא היועץ המשפטי לממשלה, יאמר את דברו. עכשיו בקשר לנושא שעליו בעצם הייתה ההצעה הזו לסדר-היום, אמירת מפכ"ל המשטרה על כך שחוקרים פרטיים אספו מידע נגד קצינים שמעורבים בתיקי ראש הממשלה. אז קודם כול אני אקריא מה נמסר לי מטעם המשטרה, כי זה הכלי היחיד.

כל פעם שאני פניתי לנסות לברר סוגיות שנראו לי ציבוריות, כאלה ואחרות, בנוגע לנושא הזה, מובן שפרטים על החקירה אני לא אמור וגם לא מנסה לקבל, אבל כשיש סוגיות ציבוריות אני מנסה לקבל פרטים, אז להלן מה שהמשטרה מסרה לי בנוגע להצעות לסדר-היום: משטרת ישראל איננה נוהגת, ובדין, לעדכן את הציבור, כולל את נציגיו, באשר לחקירות מתנהלות, חקירות מתוכננות, סטטוס חקירות סמויות ו/או גלויות, ולכן מטבע הדברים אין להסיק משום אמירה מה עושה המשטרה ביחס לתופעה ומכאן לגזור משמעויות או להעלות השערות שמא נושא חשוב אינו מטופל בדרך ראויה. מה שנראה לי שרומזת המשטרה, שלעיתים, לפעמים, גם אם נדמה שטענות לא נבדקות באותו רגע, יכול להיות שהן כן נבדקות, רק המשטרה לא יכולה לומר שהן נבדקות. האם זה קורה במקרה הזה? אינני יודע, כיוון שאני גורם פוליטי, ולפי החלטות היועץ המשפטי לממשלה, לצערי, אני לא רשאי לקבל תשובות על השאלות המאוד-מטרידות הללו. גם אותי הטרידה השאלה הזאת. כשאני שומע את מפכ"ל המשטרה אומר, וניתן להבין מדבריו, גם אם זה לא נאמר בצורה הכי חדה ומפורשת, ניתן להבין מדבריו שיש לכאורה קשר בין הדברים, ודאי שזה מטריד אותי. ואני חושב, ואני קורא מכאן ליועץ המשפטי לממשלה שלא להשאיר את הסוגיה הזאת בחלל האוויר, כיוון שגם נבחרי ציבור וגם הציבור, ואני בטוח שגם המשטרה, כולם צריכים לקבל תשובות מהירות על שאלה מאוד מאוד משמעותית, כי זה דבר קריטי אם חס וחלילה חוקרים שמעורבים בחקירה הכי רגישה במדינת ישראל, מישהו מחפש עליהם מידע, וזה ודאי דבר שהציבור צריך לדעת. ואם המשטרה איננה רשאית למסור את התשובה לחברי הכנסת, או אפילו לי כשר לביטחון פנים, ואני אומר את זה בצער, אז היועץ המשפטי לממשלה צריך לעשות הכול מרגע זה כדי שהתשובות הללו יינתנו והוא ימסור את הדיווח או את ההבנה שלו למה שקרה לציבור כולו. למה היועץ, ולא אתה תקים צוות כשר המשטרה? אני מסביר שוב, מה אתה מצפה שהצוות שאני אקים יעשה, שהוא יחקור את החוקרים של ראש הממשלה, להגיד להם מה הם חשו? יבדוק את הטענות.

איזה כלים יש לי כשר? זה לא התפקיד של שר. אתה לא יכול להקים צוות? צוות שמה,

אני אמנה חברי ליכוד שיבדקו את החוקרים? צוות שמה? לא, רגע, המשטרה לא יכולה לחקור? המשטרה יכולה לחקור, אבל אני לא יכול להורות למשטרה לחקור, אלא רק היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה. אתה לא רוצה לחיות במדינה שבה שר פוליטי יכול להורות, כשבא לו, למשטרה לחקור סוגיה מסוימת, כי לפעמים היא נוחה לי או לך, ולפעמים היא לא נוחה לנו. לכן יש פרקליט מדינה, יש יועץ משפטי לממשלה, ואני שוב קורא להם שלא להותיר את הסוגיה הזאת בחלל האוויר. היא מטרידה, ובצדק, את כולם פה, וגם אותי, ומרגע שהדברים נאמרו לחלל האוויר אי-אפשר להותיר אותם שם, ואני מצפה מהיועץ ומפרקליט המדינה לעשות הכול כדי שבימים הקרובים יינתנו תשובות, כי גם אני לא ישן בלילה מהשאלה הזאת. האם אתה, אדוני השר, אני מבין שכל מה שאמרת נכון. אני לא מבקש ממך שתבוא לחקירה, זה לא התפקיד שלך, הלוואי שהייתה לי אפשרות. לא, יש לי הרבה רעיונות. לא ביקשתי את זה. שאלתי אותך האם אתה, דווקא כאיש פוליטי שהופקד על המשטרה מבחינה מערכתית, האם לפי דעתך זה ראוי שמפכ"ל המשטרה מתראיין ואומר: חוקרים פרטיים עקבו אחרי קציני משטרה?

אולי תשאל אותו אם זה ראוי שהמשטרה, שרים פה וראש ממשלה מהלכים עליהם אימים. תשאל אותו את זה.

אני שואל, אבל אי-אפשר ככה. האם זה ראוי שמפכ"ל יתראיין על דבר כזה? אני לא נגד שהוא יתראיין, למפכ"ל אסור להתראיין במדינה דמוקרטית? מה זה הדבר הזה? חברי חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, יש לי הרבה דעות בקשר להרבה דברים שהמשטרה עושה, לפה ולשם. אני לא חושב שבעיתוי הנוכחי זה דבר נכון שאני אחווה את דעתי.

שאנחנו צריכים לשאוף לאיפוק עכשיו, למתינות. אלה לא ימים פשוטים ולא ימים שמחים לאף אחד. יש עכשיו תהליך, יש ראש ממשלה שעובר תהליך לא פשוט, ועד להחלטות היועץ המשפטי לממשלה אני החלטתי לגזור על עצמי שלא להתייחס ולא לחלק ציונים לכאן או לכאן. בהקשר של סוגיות שנותרות פתוחות, ואני חושב שיש לנו חובה כאנשי ציבור לדאוג לכך שהן יתבררו, אז אמרתי את דעתי, שפה אני מסכים להצעות לסדר-היום, ואני חושב שאי-אפשר להותיר באוויר שאלה כל כך מטרידה, ומי שהוציא אותה לחלל האוויר, היא כבר יצאה, היא לא יצאה מטעם חברי הכנסת, היא יצאה ככל הנראה מטעם משטרת ישראל, ועכשיו מצופה מהיועץ המשפטי לממשלה ומפרקליט המדינה לוודא שהסוגיה הזאת מתבררת וניתנות תשובות לציבור. מה אתה מציע, אדוני השר?

אני מציע להסתפק בתשובתי. לא ענית רק על דבר אחד: בלי קשר למעקבים על החוקרים, האם אתה כשר המשטרה, שתמיד מגבה את המשטרה, ובצדק, מאמין שהחקירה בעניינו של ראש הממשלה נעשתה ללא משוא פנים על ידי המפכ"ל ועל ידי הגורמים המקצועיים? אני עניתי על זה כבר, גם קודם וגם עכשיו. לא ממש.

אנחנו עוברים, רגע, ביקשתי הודעה אישית. כבוד השר. גם, אדוני היושב-ראש. חברת הכנסת רויטל סויד, אני לא יכול לסרב לך. אבל השם שלך סויד? סווד? סויד? אתה יודע מה? היחיד שאני מוכנה שיקרא לי סווד זה אתה. סויד. דרך אגב, אצל הדרוזים יש משפחת סווד. אני יודעת, לכן אני אומרת שהיחיד שיקרא לי כך זה אתה. מה? היה אמור להיות הבוקר דיון בוועדת הפנים עם המפכ"ל. להסתפק בתשובת השר, זה מה שהוא הציע. אם מסתפקים אין הבעת עמדה. אם מתספקים בתשובת השר אין הבעת עמדה. אנחנו מסתפקים בתשובת השר. אני נותן לחברת הכנסת רויטל סויד חמש דקות.

לא, אנחנו רוצים דיון בוועדת הפנים.

אבל אנחנו מסתפקים בתשובת השר. אני רוצה הצבעה.

אנחנו רוצים דיון. אנחנו רוצים במליאה. אין לו סמכות. הסמכות, למציעים. טוב, הבנתי את הגישה שלכם. לא רוצה דיון, לא רוצה כלום, תודה רבה. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. מה אתה מתרגש, חבר הכנסת קיש?

רגע, רגע, מסתפקים בתשובות השר? כן. רק המציעים יכולים לבקש אחרת.

אדוני היושב-ראש ואדוני השר,

אתה יודע כמה אני מעריכה ומוקירה אותך ומכבדת אותך. אני מבינה מצוין, כמו כולנו פה, את הדואליות שאתה נמצא בה. אבל אתה השר לביטחון הפנים, ומשטרת ישראל נמצאת היום תחת מתקפה. וכאשר משטרת ישראל, והמפכ"ל ברמה האישית, נמצאים תחת מתקפה כזאת, כאשר ראינו פה עכשיו דוגמה איך חבר הכנסת קיש, יושב-ראש ועדת הפנים, ניסה, בהמשך לניסיון שלו להלך אימים על המפכ"ל ברמה האישית, רצה לגרום לכך שיהיה היום דיון אצלו, אתה זה שאמור לעמוד פה, ואני יודעת שהתפקיד הזה קשה, ואני יודעת שאתה שר בליכוד, ואני יודעת שזה מורכב מאוד, אתה אמור להיות זה שיעמוד כאן ויגן גם על המפכ"ל, גם על משטרת ישראל, גם על שלטון החוק, גם מערכת אכיפת החוק, ובפרט על החקירה. כי אתה יודע מצוין, כמי שעומד בראש המשרד, שכשמשטרת ישראל עושה חקירה, היא עושה אותה ללא משוא פנים. אפשר לטעון אחר כך לחזקת החפות, ואפשר אחר כך לטעון להכול, אבל אתה יודע מצוין שכל מה שעושים פה, כל מה שעושים פה למפכ"ל ולמשטרה,

כי יבוא יום,

וזה יהיה אחרי הכנסת הזאת, אחרי הממשלה הזאת, אחרי ראש הממשלה הזה, ואנחנו נצטרך לאסוף את השברים של אמון הציבור.

אתה אומר לי פה: את ייצגת אנשים וטענת כל מיני טענות לחזקת חפות. בטח, אני ייצגתי חשודים ואני ייצגתי נאשמים, ומאתמול בערב ראש הממשלה נכנס תחת הכותרת המאוד-מכובדת של אנשים שאני ייצגתי, בדיוק אותם אנשים, הוא נכנס, ואני יודעת, עומדת לו חזקת החפות. זו זכותו להילחם עליה. אני מאחלת לו שיהיו לו עורכי דין וסנגורים שיילחמו על חזקת החפות שלו בחירוף נפש, כמו שאני הייתי עושה ללקוחות שלי. אבל אני יודעת גם עוד משהו: תמיד, כסנגורית, כמו שאר חבריי הסנגורים, שמרנו על שלטון החוק, שמרנו על הדמוקרטיה, שמרנו על ההליך המשפטי ועל מערכת אכיפת החוק. אני גם יודעת עוד משהו: מעולם לא טענו נגד המשטרה ונגד המפכ"ל, מעולם לא טענו כמו במסע הדה-לגיטימציה שראש הממשלה והשרים מנסים לעשות פה עכשיו. אז אל תנסה בשום דרך וצורה שהיא לבוא ולקשור בין הדברים. ראש הממשלה הזה, ואני יודעת, נמצא בשעת משבר ונמצא בשעה קשה. אני יודעת בדיוק איך נראים הדברים עכשיו, אני יודעת בדיוק מה הוא מרגיש, ואני יודעת בדיוק מה נדרש ממנו עכשיו. ומה שנדרש ממנו עכשיו זה להתרכז בהגנה שלו. בהגנה שלו. הוא צריך לעמוד ולהתרכז בהגנה שלו. ועד שתוכח חפותו ועד שהוא יוכיח את עניינו, ואני מאחלת לו בכל ליבי, ולכל אזרחי מדינת ישראל אני מאחלת, שראש הממשלה שלנו יצא פטור בלא כלום, אבל הוא לא יכול גם לנהל את מערך ההגנה שלו וגם לנהל את ענייני המדינה. זה לא הולך ביחד. שיודיע עכשיו על נבצרות.

כמי שעומד בראש המשרד לביטחון פנים, תגבה את המשטרה שלך, תגבה את המפכ"ל, תגבה את כל מה שהם עוברים. אל תעמוד פה ותגבה גם את ראש הממשלה וגם את המפכ"ל, כי אין מה לעשות, הגיבוי הזה והגיבוי הזה לא הולכים ביחד. תודה רבה.

אנחנו עוברים להצעות דחופות לסדר-היום מס' 9217,

בנושא: פיטורים בבית חולים שערי צדק: בתוך ארבעה חודשים,

ברגע שהסתפקו בתשובת השר אין עמדה נוספת. פוטרו חמישה רופאים, כולם ערבים. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, עד שלוש דקות.

סגן הבריאות יעקב ליצמן, אם יגיע. בבקשה, עד שלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, ב-23 בינואר, ביום שלישי, פורסם על ידי מעיין הרוני בעיתון מעריב כי מנהל מחלקת עיניים החדש של בית החולים שערי צדק, פרופ' רן צדוק, פיטר בתוך ארבעה חודשים חמישה רופאים. סביר, לא סביר,

כל החמישה הם ערבים. כל החמישה שפוטרו בתוך ארבעה חודשים, חבר הכנסת נחמן שי,

יד המקרה.

האם יד המקרה הייתה בדבר? זאת השאלה. יד המקרה זה רק מרדונה. יד המקרה. בין המפוטרים רופא מומחה זה 33 שנה, מוותיקי הרופאים בשערי צדק, שהיה אמור לפרוש בסופה של שנה זו, דצמבר 2018. יתר הרופאים הם מתמחים או כאלה שנמצאים בסיומה של ההתמחות ועומדים לפני תת-התמחות, אני שמח שסגן שר הבריאות נכנס. אחד מהם פוטר לאחר שנה וחצי של עבודה במחלקה, ותחתיו הועסקו שלושה מתמחים, יד המקרה,

איך? כפי שטוען הוא, וכפי שמעידים עמיתים אחרים במחלקה,

נעשו באופן לא רשמי ולא הגון. בשיחה עם פרופ' צדוק נטען כלפיו שהוא מאחר ושרמת העברית שלו אינה מספקת. אגב, אם רמת העברית לא טובה וצריך לפטר אנשים, שליש מהכנסת לא תישאר כאן. הישארות של רופא אחר, שקיבל מומחיות לאחר שבע שנות התמחות בבית החולים,

אין קריטריונים בכנסת. לא, אני אגיד לך, יש רופאים עולים חדשים, יהודים מחבר המדינות,

הם רופאים טובים, ורמת העברית שלהם, אני מבטיח לך, היא פחות טובה מרמת העברית של הרופאים הערבים, מה לעשות? הישארות של רופא אחר, שקיבל מומחיות לאחר שבע שנות התמחות בבית החולים, הותנתה בכך שיום בשבוע הוא יעבוד בקופת חולים בקריית גת, כאשר מקום מגוריו הקבוע צפונית לירושלים. משסירב, התקן הועבר לרופא אחר,

ופרופ' צדוק אפשר לרופא החדש לבצע את המשימה החד-שבועית בקופת חולים סמוך למקום מגוריו,

אדוני סגן השר, של יוזמות קרן אברהם והמרכז להעצמת האזרח ושל הוועדה שאני עמדתי בראשה, ועדת החקירה הפרלמנטרית לייצוג הולם בשירות המדינה, נמצא כי דווקא במערכת הבריאות יש ייצוג גבוה יותר מאשר במערכות אחרות של עובדים ערבים ביחס לשלל זרועות הממשלה והמשרדים. בשל שיעור הסטודנטים הערבים הגבוה שלומדים רפואה, למה אתה בא בטענות? למה אתה בא בטענות על הבריאות?

תראה איזו אובייקטיביות והגינות אני נוהג. איפה שצריך למתוח ביקורת, אני מותח ביקורת. נא לסיים, חבר הכנסת אחמד

ועכשיו אני אומר שדווקא במערכת הזאת שיעור הערבים, מכובדי היושב-ראש, גבוה יותר, והמקרה הזה פוגע בהתנהלות ההיא של קליטת עובדים ערבים, מה גם שיש מחסור ברופאים בארץ. בשל העובדה והחשש שההתנהלות לא הייתה מקצועית והגונה,

יחד עם חברות כנסת אחרות, הצעתי את ההצעה הדחופה הזאת, אדוני סגן השר, מכובדי היושב-ראש.

סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לאחרונה הוקמה במשרד ועדה שמטרתה להתמודד עם מניעה של גזענות, הדרה ואפליה במערכת הבריאות. הוועדה צפויה לפרסם המלצותיה בקרוב, אך כבר כעת ניתן לומר כי משרד הבריאות מגנה בחומרה כל תופעה של אפליה או הדרה על רקע מוצא,

ארץ לידה או לאום. המקרה אשר דווח בתקשורת ייבדק, נבדק כרגע, על ידי גורמים בכירים בהנהלת משרד הבריאות. נראה לך סביר, חמישה רופאים בארבעה חודשים? אני לא אתן לטייח. עוד שאלה, אני סומך עליך: האם היו חמישה רופאים חרדים שפוטרו? למה? אני אומר לכם חד-משמעית, לא צריך לשאול מה,

אני אראה את המסקנות. אני רואה בחומרה את הנושא הזה. אני לא אתן לטייח, חד-משמעית. מה אתה מציע, אדוני השר? מה שהם רוצים. להעביר לוועדה.

מה שאתה רוצה.

אז אנחנו נעבור להצבעה. אחרי זה נעביר את זה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. אדוני היושב-ראש,

בלי מתנגדים, בלי נמנעים. הנושא יעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

לסדר-היום מס' 9460, 9466, 9467, 9472 ו-9473, בנושא: מיגור אלימות כלפי צוותים רפואיים ומינהליים במערכת הבריאות, ועדת מור

את ההמלצות ממש לאחרונה בפני סגן השר.

מפני שלוועדה הזאת ישנן מסקנות בעלות משמעות רבה, אבל הן מחייבות גם תקצוב מתאים. אנחנו נמצאים פשוט בעיתוי הנכון ביותר, ערב אישור תקציב, ואני לא רוצה שאנחנו נפספס את תוספת התקציב הדרושה למסקנות האלה. ואני רוצה לקרוא רק חלק מהמסקנות, שמחייבות כמובן את התקצוב בהתאם: מינוי ממונה על מניעה וטיפול באלימות, יישום המלצות האכיפה מחייב נוהל שייכתבו במשותף אגף ביטחון במשרד הבריאות ונציג המשטרה, ואולי ההמלצה החשובה מכול, הצבת שוטר בכל חדר מיון. אני רוצה להזכיר שבמסגרת הוועדה נקבע פיילוט שבמסגרתו בשישה בתי חולים הוצבו שוטרים בחדרי המיון. והפלא ופלא, או אולי זה לא פלא, שבאותם בתי חולים שבהם הוצבו השוטרים גם הייתה תחושת ביטחון לנוכחים, לצוותים, וגם כמובן כמעט לא אירעו אירועי אלימות, מפני שזה היווה גורם מרתיע. כשרואים שוטר, אז נמנעים באמת מלפעול באלימות. עכשיו רוצים להרחיב את הפיילוט לעוד שבעה בתי חולים. ואני מבקשת, אדוני סגן השר, פיילוט הוא פיילוט. הפיילוט הצליח, מפיילוט עוברים ליישום. לא רק 15 בתי חולים, אני מבקשת שבכל בתי החולים, בכל חדרי המיון, יוצבו שוטרים, וכמובן שיהיה התקציב המתאים. בנוסף, הוועדה ציינה, ובצדק, שיש להציב אמצעים אלקטרוניים ודיגיטליים שיאפשרו לצוותים, לחצן מצוקה, שבעת מצוקה הם יוכלו להזעיק שוטרים או גורמי ביטחון אחרים, וגם אמצעים דיגיטליים שיאפשרו למבקרים בחדרי המיון, ולהווי ידוע, בחדרי המיון מבקרים כ-3 מיליון מבקרים בשנה, שידעו מה קורה איתם: היכן הבעיה שלהם נמצאת, האם הבדיקה שלקחו כבר הגיעה? האם הם צריכים עוד בדיקה? האם כבר התקבל האישור ממחלקת האשפוז שהם יכולים לעלות לאשפוז? ההמתנה הארוכה, בעיקר בחדרי המיון, יכולה באמת להעלות את הדם ולגרום לכך שבן אדם יאבד את שיקול הדעת שלו. אז אנחנו לא מצדיקים אלימות, ואסור להצדיק אלימות, ויש למגר אותה, אבל צריך לנסות להבין גם מהם הגורמים,

לאלימות ולמנוע אותם. אני מאוד מקווה שאכן גם נדון במסקנות וגם נקבל את הבשורה שיש תקציב מיועד ליישומן.

חבר הכנסת טלב אבו עראר, עד שלוש דקות. בבקשה, אדוני.

מכובדי היושב-ראש, מכובדי השר, חבריי חברי הכנסת, אלימות נגד הרופאים האמונים על הצלת חייהם של רבים מביננו היא פעולה או אינטראקציה המשתווה בחומרתה לקטילת עולמות שלמים. הצלת חיי אדם על ידי הרופאים, שלמדו ועמלו שנים רבות, השקיעו ממיטב כספם ומכספי הוריהם כדי להביא את הצלחתם למימוש הצלת החיים, לכאורה אף אחד מאיתנו לא חולק עליה, בעליל. בלתי מתקבלת על הדעת האלימות הגואה בקרב המבקרים ומקבלי השירותים השונים בבתי החולים הציבוריים בארץ זו. בעקבות ריבוי המקרים נגד אנשי צוותים רפואיים, הוגשו לאחרונה המלצותיה של ועדת מור יוסף למיגור

שהזכירה חברתי יעל גרמן, שהוקמה והוזמנה על ידי משרד הבריאות. בין ההמלצות הברוכות: אמצעים טכנולוגיים שייטיבו עם נותני ומגישי השירותים הרפואיים. בנוסף, הקמת יחידות אבטחה ארציות באמצעות אופנועים, ועוד עשייה ברוכה, שאני אישית מהראשונים שיושיטו יד להצלחתה. הנקודה החשובה והאקוטית שיש לציין היא שאלימות שמתרחשת במערכת הבריאות היא השתקפות של האלימות המתרחשת בחברה הישראלית בכללותה. אלימות היא אלימות, בין שהיא מתרחשת בבית, ברחוב, באירועים בבתי ספר או במערכת הבריאות. מערכת הבריאות היא חלק מרכזי וחיוני להצלחתה ולקיומה של חברה בשנת 2018. המלצות ועדות מור יוסף בעלות חשיבות רבה, ועלינו ליישמן בהקדם כדי למנוע את המקרה הבא ולעקור את התופעה האיומה הזאת מהחברה. אני באמת כאן שואל: איך אדם חושב ומעז לתקוף, אפילו מילולית, בעל מקצוע, רופא שתפקידו להציל חיים? אם באותו רגע שהבן אדם הזה מאיים ותוקף, אם הוא לוקה בהתקף לב, בואו נגיד, באותו רגע, מי יטפל בו? הרופא המותקף.

ולכן, אני חושב בהמשך להגיש גם הצעת חוק על זה: בדיוק באותה רמה, באותה חומרה, כמו שמי שתוקף גם מורה, עבר חוק לפני יומיים, עונשו חמש שנים, גם כך לגבי רופא. לא פחות חמור. מכובדי סגן השר, אני יודע ומוקיר את כוונותיך הטובות במערכת הבריאות, ולכן, כמו שביקשה חברתי גרמן, לטפל ולמגר את האלימות נגד הרופאים בהקדם האפשרי בכל האמצעים,

בהתאם לוועדת מור יוסף.

חבר הכנסת איציק שמולי, איננו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי, עד שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, כנסת נכבדה,

אני אצטרף לברכות של חברת הכנסת גרמן על המלצות הוועדה שהקים סגן השר ליצמן, ובאמת לפרופ' שלמה מור יוסף, שהוא איש אדיר בעיניי, וזה שהוא ישב בראש הוועדה זה בהחלט מעיד על המשמעויות שלה ועל המסקנות. אני מובילה את השדולה למניעת אלימות נגד צוותים רפואיים. דיברת, חבר הכנסת טלב, על ההחמרה בענישה. אנחנו כבר הגשנו את החוק להחמיר בענישה. בדיוק כמו אצל מורים, כך צריך אצל צוותים רפואיים. אין סיבה, אני מאוד מקווה שסגן השר כמובן יאשר אותה. אין סיבה שאנשים שבאים להציל חיים יהיו בסכנת חיים במקום העבודה שלהם, אין בזה שום היגיון, אין לזה שום הצדקה. אני חייבת לספר, כי שמעת כאן את הדברים ואת הטיעונים הנכונים, אני רוצה לספר לך משהו קצת יותר אישי. אני מלווה את נופר קררו, הבת של טובה קררו, זיכרונה לברכה. היא אישה מדהימה, בחורה צעירה, אם צעירה. היא הייתה בכל הדיונים בוועדה, וזה היה מאוד חשוב שהגיעה אותה ילדה של האחות, ואחד הדברים המשמעותיים שהיא אמרה,

זה מאוד אופייני לא רק בחברה היהודית, הרבה גם בחברה הערבית, זה שאותם עובדים בקופות חולים, כולם מכירים את כולם, ולכן, כשקורה אירוע כזה, לא ממהרים להתלונן. ישב מולנו מנהל בית חולים בנצרת ואמר לנו שבגלל שהרופאים והאחיות הם מאותה חמולה, הרבה פעמים הם לא מתלוננים. אבל גם נופר קררו סיפרה לנו שאימא שלה טובה, זיכרונה לברכה, הייתה מסתובבת בחולון, וכולם היו עוצרים אותה, וכולם היו שואלים אותה. היא אמרה לי: מירב, זה היה בלתי אפשרי להסתובב איתה בכלל. לא יכולתי להסתובב עם אימא שלי, כי כל אחד שאל והתייעץ, כי היא הייתה האחות של כולם.

אחד הדברים היותר-בעייתיים,

אני יודעת שבהמלצות נתנו לזה פתרון, ששאפשר יהיה להגיש תלונה במקום. זאת אומרת, היא לא צריכה ללכת לתחנת המשטרה, אלא השוטר יבוא אליה והיא תגיש את התלונה, ואז יימנע אותו עניין שהיא צריכה ללכת, כי הרבה פעמים הרבה מהצוותים הרפואיים נשברים בדרך, אומרים: עזבי,

ואני רוצה להגיד עוד משהו על האפליקציות. לחצני מצוקה זה דבר שעבר מהעולם.

גם המקרה של טובה קררו, גם המקרה של המאבטחים, שהיו בכלל בחוץ, כי הרי הם באו לתקוף את הצוותים הרפואיים. הם לא היו ליד לחצן שאפשר ללחוץ. אפילו אצלנו במשרד יש לחצן. היום יש אפליקציה. כולנו מסתובבים עם טלפונים, רובנו מסתובבים עם טלפונים חכמים, אפשר ללחוץ, ובאותו רגע מגיעים צוותים רפואיים. ועוד מילה אחרונה לסיום. אני וחבר הכנסת שמולי, שמובילים את השדולה, הלכנו לעשות סיור עם האופנוענים, יחידה נהדרת, שהיא רק בקופת חולים מכבי היום. בעצם מה שעושה קופת חולים מכבי, היא אמרה: יש לי קופת חולים ליד כל בנק, אז גם ככה יש לי מאבטחים של הבנקים. אני אתלבש על זה, גם יעלה לי פחות וגם יש לי אופנוענים. הלכנו אני ושמולי ורכבנו על האופנועים, ודימינו מקרה של הקפצה לקופה, ואני רוצה להגיד לך, גם לך, אדוני היושב בראש, שזה היה נהדר, כי החבר'ה האלה גדולים וחסונים, אבל הם באו ואמרו לבן אדם: בוא, צא החוצה, שתה כוס מים,

לא אלימות שלהם, לא הפעלת כוח, אבל כן פתרון.

הבעיה הכי גדולה זה אותן מרפאות קטנות שיושבות בודדות,

בשבילן זה נהדר: יש אפליקציה,

בתוך חמש דקות מגיע הצוות. רק מילה לסגן השר: אני מאוד מאוד מקווה, ונעשה כל מה שאפשר כדי לקדם את ההמלצות האלה.

חבר הכנסת אורי מקלב. בבקשה, אדוני, עד שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, יותר מדי זמן אנחנו דנים בנושא של אלימות כלפי צוותים רפואיים, באלימות שנעשית בבתי חולים, נעשית בקופת החולים, וזו תופעה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו: מה, זה קורה דווקא בבתי חולים, או שאנחנו בכלל חברה אלימה, כך שזה בא לידי ביטוי בעוד מקומות וגם בבתי החולים? אז מכיוון שאנחנו הרי רוצים לדון לכף זכות, אני לא חושב שאנחנו חברה אלימה שלא יודעת לרסן את עצמה, בכל העולם. נגיע לזה. אני רק רוצה להביא דוגמה. לפני לא הרבה שנים הייתה תופעה של אלימות כלפי קשישים, אלימות קשה כלפי קשישים, ואנחנו ברוך השם שומעים שהיום התופעה, לא מוגרה לגמרי, אבל בוודאי הצטמצמה באופן ניכר. ננקטו שם כמה פעולות כשזה נהפך למכת מדינה, גם בענישה, גם באכיפה, גם בהיערכות למניעה,

מה שהיום קוראים לו במשרד לביטחון פנים "מניעה מצבית", וידעו לצמצם, ודאי, את התופעה הזאת. עכשיו השאלה שנשאלת היא מדוע בבתי חולים, למול צוותים רפואיים, זה נעשה, ואנחנו אפילו רואים שתופעה גוברת. אני רוצה להודות גם למציע, אבל במיוחד למשרד. משרד הבריאות לא מתעלם מהתופעה, הוא מטפל ומודע לדבר הזה, הוא מנסה אמצעים, והקים גם את הוועדה. אבל כשאנחנו רוצים לאפיין תופעה, יש מושג תלמודי שאומר: לא עכברא גנב אלא חורא גנב, זה בארמית. מה הפירוש של לא עכברא גנב אלא חורא גנב? לא תמיד העכבר הוא שעושה את הנזק, אלא זה שיש חור שהוא יכול להיכנס שם,

צריך לסתום את החור, ואז עזוב את העכבר, אתה לא צריך להתמודד עם העכבר. וכאן השאלה שנשאלת, אנחנו צריכים למצוא אמצעים טכניים איך למנוע את זה: יחידה של אופנועים, אנחנו יכולים לתת לחצני מצוקה, אנחנו יכולים באמצעי אכיפה, להגביר ולהחמיר את הענישה, שזה יהיה גורם מרתיע. אבל אנחנו לא יכולים גם להתעלם מזה שיש משהו שגורם לזה דווקא במקומות האלה. למה זה דווקא במקום שיש הכי הרבה חמלה? היום צוותים רפואיים ידועים לא רק בגלל שהם אנשי מקצוע, לאחות קראנו תמיד "אחות רחמנייה", לאו דווקא "אחות סיעודית", מקצוע הסיעוד. אחות הייתה הולכת עם רחמנות ביחד, צוותים רפואיים היו הולכים עם משהו שמעבר למקצוע. יש משהו שאדם, את המקצוע הזה בחרו מתוך הדבר שהם רוצים, משהו פנימי שהם רוצים להעניק לאחרים, לעזור לאחרים, לאנשים שנמצאים במצוקה. יש כנראה תופעה שאנשים מסבירים עיכובים שונים, לחצים שונים, תורים ארוכים, מסבירים את זה כהתנכלות, או שהוא בא מתוך הגנה על החולה: הוא חושב שבחלק הזה שהוא מגן, שהוא יזרז לו את התור, או שהוא חושב שמטפלים במישהו אחר כשהוא במצוקה, ונראה לו שהאמבולנס הגיע אחרי עשר דקות, למרות שזה היה רק שתי דקות. כאן, מהחלק הזה אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם, לא מהמצע של זה, מהרקע של זה, למה זה קורה, שננתח ונמצא את נקודות התורפה שיש אולי, שהצוות הרפואי לא יכול לתת לזה מענה, אבל צוות אחר שיהיה קרוב, במיוחד בזמנים של לחץ, בזמנים שיש עומסים גדולים מאוד, כשההמתנות הן ארוכות, שם למצוא את אותו אחד שכבר יהיה קודם וימנע ויסביר ויראה, וכבר יגלה ויזהה תופעות שיכולות לגרום לתופעות האלה של אלימות. אין לי ספק שהתופעות האלה, אפשר למנוע אותן. אין לי ספק שהן לא רוב המקרים, אבל הן נוצרות מתוך מצב שיש איזה רקע מסוים, והרקע הזה, צריך מה שנקרא לטפל בשורש שלו.

תודה רבה.

סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, תופעת האלימות נגד רופאים וצוותים רפואיים חמורה ופסולה. זו מכה שמאיימת על מערכת הבריאות. עובדי מערכת הבריאות זכאים לעבוד בסביבה בטוחה ומוגנת, ללא אלימות. הדרך להפחתת אלימות ולהגברת תחושת ביטחון היא ארוכה, מורכבת ומאתגרת. נדרשת מעורבות ומחויבות של כלל ציבור המטופלים, קובעי המדיניות וציבור המטפלים. רק איחוד כוחות, שיתוף פעולה ויצירת מאמץ משותף של כלל השותפים יובילו לשינוי המיוחל ויבטיחו שמירה על ערכים חברתיים בתוך ומחוץ למערכת הבריאות. אני מברך את הוועדה החשובה, שעשתה עבודה מעמיקה ויסודית, בראשות פרופ' שלמה מור-יוסף. משרד הבריאות רואה בהמלצות אלה יסוד לשיקום מערך השירות הרפואי ללא אלימות וללא סכנה לציבור החולים. כמובן, הכול התחיל באחות שנרצחה, הגברת קררו, זיכרונה לברכה, ובגלל זה התעוררה כל הוועדה, שזה יהיה לזכותה.

מסקנות דוח הוועדה והמלצותיה הוגשו אליי ולמנכ"ל אך ורק ב-11 בפברואר 2018,

לשם יישום מסקנות הוועדה הוחלט על הקמת צוות מטעם המשרד. דיון בשלב זה הינו מוקדם מדי, מאחר שמשרד הבריאות טרם למד את המשמעויות מבחינת התקציב הנדרש, לוחות הזמנים וההיתכנות לביצוע. נפעל ליישום ההמלצות, כדי שמערכת הבריאות תהיה חסינה יותר ובריאה יותר. מה זה אומר על החוק של החמרת הענישה? בעיקרון, אני תמכתי בזה מזמן.

לפני יומיים עשינו למורים.

בעיקרון בעד החמרת הענישה, לא רק על אלימות פיזית, גם על אלימות מילולית. מה אתה מציע, אדוני השר? אם הם רוצים להסתפק בתשובה,

כי אנחנו עוד לא התחלנו דיון, אבל אם אתם רוצים, אין לי בעיה עם דיון. תקציב, המלצות. יש מאבטחים, תיאורטית. השוטר יותר מרתיע, אז אני ארצה אולי להחליף בהתחלה מאבטח בשוטר, לפחות שתהיה לי התרעה, עד שאני אקבל תקציב בחדרי המיון. אתם מסתפקים בתשובת השר? אנחנו רוצים גם ועדה, לחדרי המיון. אז נעבור להצבעה על הוועדה. אני אפעיל את ההצבעה ואני אוסיף את ההצבעה, אם לא יספיק להגיע. ועדת

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. ועדת הבריאות. בעד, תשעה, אין נמנעים, אין מתנגדים. ההצעה תעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות להמשך דיון. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום האחרונה,

כוונת הממשלה לדחות בתשע שנים את החלטת בג"ץ להעניק מרחב מחיה הולם לאסירים

על מנת שיוכלו לשוב לדרך המוטב, אני חושב שזה המקום שהממשלה,

שהממשלה לא תמוסס את החלטת בג"ץ בנקודה הקריטית הזאת. לא סתם

2017, ניתן פסק דין על ידי כבוד השופט אליקים רובינשטיין, שפסק שעל המדינה לוודא ששטח תא לכל אסיר או עצור שמוחזק במשמורת יעמוד על לפחות 4.5 מ"ר, כולל השטח של השירותים והמקלחת. מובן שכשמדובר בכמה אסירים בתא, אז מחלקים את זה באופן יחסי. בפסק הדין נקבעו שני מועדים לביצועו: חלק ראשון, שצריך לעמוד על מינימום מסוים של מטרים לאסיר, במרס 2018, עוד חודש, וחלק שני, בדצמבר 2018, בסוף השנה הזאת. במהלך הזמן הזה, כשאנחנו בעצם מחשבים כמה אסירים יש במדינת ישראל וכמה עצירים ומה השטח שעומד לרשות שירות בתי הסוהר, אז מתברר שאנחנו בעצם צריכים עוד 6,300 מקומות כליאה במדינת ישראל. עשינו פה עבודת מטה מאוד מאוד מקיפה של שירות בתי הסוהר, בהובלת המשרד לביטחון פנים, משרד המשפטים, כמובן משרד האוצר, ואני חושב שברור לכולנו שההחלטה של כבוד השופט רובינשטיין, שאני כמובן מכבד אותה, לא ניתנת ליישום בלוח הזמנים שבית המשפט קבע.

חס וחלילה, שהמדינה לא מתכוונת לקיים את פסק הדיון, כמובן שאנחנו נקיים אותו. אבל אנחנו רוצים בעצם לקיים אותו באופן שבו אנחנו נבוא לבית המשפט העליון עם התקציבים המאוד-משמעותיים שעומדים להיות מוקצים לטובת הבינוי, עם הרבה מאוד שינויים של חלופות כליאה. כבוד השופט רובינשטיין סקר בדבריו, גם במשפט העברי, את ההעדפה לצורות אחרות של ענישה, כשבעצם כליאה מאחורי סורג ובריח היא סוג של מוצא אחרון, לאו דווקא כדי להעניש את האדם, אלא כדי לשמור על החברה ועל האזרחים הנורמטיביים מפניו. מובן שמי שדואג, ואני מאוד דואג, לכך שאנשים ישוקמו, וזו אולי הזדמנות בלתי חוזרת שיש למדינה לשקם אותם, לחנך אותם ולהחזיר אותם למשפחתם ולחברה כאנשים נורמטיביים, אני חושב שאנחנו צריכים להשקיע הרבה הרבה יותר בחלופות כליאה ובכל מיני פעולות של שיקום והחזרה למוטב. ולכן, מייד לאחר פסק הדין אני פעלתי להקים צוות מקצועי, יחד עם משרד המשפטים ומשרד האוצר, כמובן עם שירות בתי הסוהר, משטרה וכו', כדי שתגובש תוכנית רחבה שנותנת מענה לכל הסוגיות שאני העליתי. אני שמח לומר שהתוצרים של עבודת המטה הזאת כבר הוצגו, גם לי, גם ליועץ המשפטי לממשלה, לשרת המשפטים, לכל הגורמים הרלוונטיים. נדרשת השקעה בסדר גודל של 150, 200 מיליון שקל בכל שנה בעשור הקרוב. הכוונה שלנו היא לאחר שהתוכנית הזאת תאושר בממשלה, כולל התקציב והתקנים הנדרשים כדי ליישם אותה, לבוא לבית המשפט העליון ולבקש את אותה החלטה של רובינשטיין, שכפי שהסברתי היא בלוח זמנים בלתי ניתן ליישום. אנחנו רק בשר ודם, כן? גם אם מאוד נרצה, אני לא חושב שהכוונה של השופט רובינשטיין הייתה שנשחרר עכשיו אלפי כלואים ונסכן בכך את הציבור. הכוונה היא להיות מקצועיים וענייניים ולראות איך אנחנו באמת מיישמים את פסק הדין הזה באופן אחראי, שמשרת את אינטרס הכלל, וזה מה שאנחנו עושים. ובעזרת השם, ברגע שאנחנו נסכם עם האוצר סופית את התקציב של המשרד שלי, אני מקווה שזה יהיה בימים הקרובים, אז אני מעריך שבישיבת הממשלה, לא הקרובה אלא זאת שאחריה או זאת שאחריה, נוכל לאשר את התוכנית. אבל הכוונה היא לאשר בשבועות הקרובים את אותה תוכנית מקיפה, ולבוא לבית המשפט אחרי שהיא כבר אושרה, עם התקציבים, עם התקנים, ואנחנו בעצם יוצאים לביצוע. ואני מאמין שבסוף זו אכן תהיה החלטה שתביא תועלת לכלל הציבור, גם לאותו ציבור חלש, מוחלש, חלקים רחבים בחברה הישראלית שאנחנו צריכים לעשות הכול כדי לסייע להם לחזור למוטב ולחזור להיות חלק מהציבור הנורמטיבי במדינת ישראל. מה אתה מציע, אדוני? אני מציע להעביר את הנושא לדיון מעמיק בוועדת הפנים והגנת הסביבה, כדי לעקוב אחר התקדמות התוכנית.

אנחנו עוברים להצבעה. נא להצביע. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. שישה, כי אני רואה שהשר לא הצביע, שישה בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. הדיון יעבור לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. אנחנו עוברים לנושא הבא, שאילתות לשר הבריאות. אני מזמין את סגן שר הבריאות חבר הכנסת יעקב ליצמן להשיב על שאילתות. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 849, של חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. איננו נוכח. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה 874, של חבר הכנסת יהודה גליק. בבקשה, אדוני, נא להקריא מהדף את השאלה. אדוני השר, אדוני היושב-ראש, חבריי המתוקים, מזכירת הכנסת, אני אקריא בדיוק מילה במילה, כפי שאמורים לעשות בשאילתה. אני רק אקדים שהשאילתה הזאת הוגשה במרס, ולכן אני בהחלט שמח שמאז היו הרבה התפתחויות, לא מעט בהובלת כבוד השר. פרופ' גרוטו ממשרד הבריאות, שהוא המשנה למנכ"ל, פירט בדיון בכנסת ב-24 בינואר 2017 כמה צעדים שהמשרד ינקוט כדי למנוע עישון, כולל איסור פרסום מוצרי טבק והחמרת האיסור על עישון במקומות ציבוריים, אני מוסיף: ואכיפה. רצוני לשאול, אדוני השר: 1. אילו צעדים סוכמו בנושא בצוות המקצועי של המשרד? 2. ובעיקר, מה לוח הזמנים שנקבע לקידום צעדים אלה?

אדוני היושב-ראש, השאילתה הזאת הוגשה מזמן, והייתי אמור לענות בזמן. יש לי תאריך שרציתי לענות על זה, ומשום מה, יש סיבות שזה לא עלה.

התשובה היא עדיין אותו דבר: משרד הבריאות בוחן את הצעדים בנוגע לאיסור פרסום מוצרי טבק והחמרת האיסור של עישון במקומות ציבוריים. עשינו כל מיני דברים מאז, שינינו דברים, החמרנו דברים. גם תמכתי בחוק שאדוני הגיש לגבי 21, אמרתי: עד גיל 20 אני אסכים. אני מודיע כאן שאני עדיין תומך בזה. אני אתמוך, לא אני זה שמנעתי את זה בפעם הקודמת. לכן, זו התשובה. שאלה נוספת. אדוני השר לא ממש פירט מה הדברים שנעשו, חוץ מזה ששינינו. אבל אני בכל זאת מבקש לשאול, לשמוע את עמדתך. אני שמח שאדוני השר אמר שביום ראשון הקרוב הוא יתמוך. אני מצפה לא רק שאדוני יתמוך, אלא גם יהיה אסרטיבי בלדאוג שזה מקדם, כי הנושא הזה הוא באחריותך, קידום המאבק בעישון. אני רוצה להעלות שוב נושא שאני מתנצל שהעליתי אותו הרבה פעמים, אבל אני לא אפסיק להעלות אותו עד שהוא ייפתר, הנושא של הטבק לגלגול, שהוא לא ממוסה היום בישראל באופן הגיוני. אני יודע שאדוני שלח מכתב לפני ותר משנה לשר האוצר ולראש הממשלה בדרישה למסות את זה, אבל מאז המכתב הזה התעלמו ממך. אדוני השר, אני מבקש, האם אתה מוכן להגיד מה תעשה כדי לגרום שהמיסוי הזה ייכנס לפעולה לפני שנעמוד בפני שוקת שבורה? כי הטבק, היבוא לפני חמש שנים היה 60 טון בשנה, זה עתה קיבלנו את המספרים של 2017, 760 טון. זה פי 12, אדוני השר. מעבר לכך, המיסוי שנכנס מזה למדינה, שישתמשו בו גם למאבק הזה נגד העישון.

תודה רבה. כפי שהצהרתי, אדוני חבר הכנסת גליק, אני נגד עישון, ואני עושה את כל מה שצריך לעשות נגד עישון, בניגוד למה שפרסמו עליי בעבר. יש צעדים שאנחנו מרכזים עכשיו, נסכם את הנושא. על האייקוס אני עדיין מחכה ל-FDA, אני אומר את זה במפורש. לא ברור לי מה היו מסקנות הביניים, מה שפרסמו.

לגבי הגידול, שלחתי מכתב, זו עמדתי, מה שכתבתי לשר האוצר. עדיין אני עומד בזה. לגבי יום ראשון בוועדת שרים, כידוע לך, אני לא שר, ולכן אני כבר לא נמצא בשטח. בהחלט אני אשלח את נציגי משרד הבריאות. גפני. הוא סגן השר של סגן השר. בהחלט, בוועדת שרים אני אדאג שיביעו את עמדתי. תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, שאילתה מס' 1039. בבקשה. איננו נוכח. אין קודם משהו? הורידו את זה. הם ביקשו תשובה בכתב. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1048. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה.

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני סגן השר, ארגון הבריאות העולמי מציע מדד להערכת השפעת רעש מטוסים על אוכלוסייה, והערך המומלץ הוא 40 דציבלים. ביישובים בארות יצחק ומזור, הסמוכים לנתיב 21 בנמל התעופה בן-גוריון, הוא מגיע במרבית הזמן לרמה של כ-80 דציבלים ויותר. רצוני לשאול: מה נעשה למניעת הפגיעה הבריאותית ביישובים אלו?

תודה, אדוני היושב-ראש. החוק המסדיר את ההתמודדות עם מפגעי הרעש במדינת ישראל הוא החוק למניעת מפגעים, התשכ"א 1961. מתוקף חוק זה הותקנו התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן 1990, ותקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג 1992, וצו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט, מניעת רעש), התש"ס 2000,

באחריות המשרד להגנת הסביבה. אחריות האכיפה בנוגע למפגעי רעש נחלקת בין המשטרה למשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות, בהתאם להגדרות בחוק. כאשר מטרד הרעש נגרם על ידי גורמים שאינם פרטיים, המשרד להגנת הסביבה אחראי לאכיפה; משרד הבריאות יחווה דעה במקרים מיוחדים על פי שיקול דעתו, כאשר למטרדי הרעש עלולות להיות השפעות בריאותיות משמעותיות, וכאשר יש פניות קונקרטיות לטיפול. מאחלים ימים שקטים לתושבים. שאלה נוספת. תודה, אדוני השר. לתחושתי, אני מתנצלת לומר זאת כך, אבל קצת התנערת, אדוני סגן השר, קצת העברת את הבעיה לגורם אחר, שכמו שאני מבינה, לא מטפל בבעיה ככל שהיא נוגעת לרעש מטוסים, הוא מוחרג מהחוק. לכן השאלה הייתה בריאותית, מה עושה משרד הבריאות בנושא הזה. אבל אני רוצה להפנות את השאלה הנוספת שלי לעניין קצת אחר, עניין שאני מניחה שמוכר לך. ישנה מאושפזת בבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה שנמצאת שם קרוב ל-30 שנה במחלקה סגורה, שהיא סובלת מחירשות ועיוורון ואינה מאובחנת במחלת נפש. מדוע היא עדיין מוחזקת במחלקה סגורה בבית חולים פסיכיאטרי, שזה אינו מקומה?

על השאלה הראשונה, התשובה שלי, חד וחלק: לא שייך אליי. למשרד לאיכות הסביבה אני מציע לך להעביר את זה. דבר שני, תביאי לי פרטים, שם, תעודת זהות של האישה. אני בהחלט אבדוק את זה עוד היום אם תביאי לי את הפרטים, מה היא עושה שם, מה הסיבה שהיא מאושפזת. אני מסכים איתך חד-משמעית שאישה שהיא לא חולת נפש, לא בריאות הנפש, לא צריכה להיות שם.

אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1057, של חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תודה, כבוד היושב-ראש. אדוני סגן השר, היישוב א-זרנוק, אבו קוידר, בנגב, הנמצא על ציר 25 בין באר שבע לדימונה, מונה כ-5,000 תושבים. ביישוב יש בית ספר יסודי וסניף של קופת חולים, ויש דרך סלולה למרכז השירותים שם. כמובן התווסף גם חשמל. אך משום מה, אין תחנה לבריאות המשפחה, טיפת חלב. ברצוני לשאול: מה הסיבה שאין טיפת חלב? תודה, אדוני היושב-ראש. תושבי אבו קוידר מקבלים שירות בתחנת טיפת חלב אלעסם ושגב שלום, הסמוכים מאוד למקום מגוריהם. יחד עם זאת, רובם בוחרים לקבל את השירות בתחנת טיפת חלב אבו רביע שבבאר שבע. הדבר תואם את הידוע למשרד הבריאות, שהקהל בוחר פעמים רבות להגיע לטיפת חלב במקומות מרכזיים, שבהם ישנה אפשרות ביצוע סידורים נוספים, על פני תחנות טיפת חלב במקום מגוריהם. אשר לקביעת קריטריונים להקמת תחנות טיפת חלב חדשות, מדובר בעיקר במספר התינוקות. במקרה האמור, מדובר בקבוצת אוכלוסייה אשר בה כ-100 תינוקות בלבד. בגדול אני יכול להגיד לך, אדוני, שאנחנו הכרזנו שהשנה, 2018, אנחנו נעשה טיפול נמרץ לכל הנושא של טיפות חלב, שיפוצים, בניות, ובהחלט נודיע בהתאם. שאלה נוספת, אדוני. אדוני סגן השר, בהמשך למה שאמרת בסוף התשובה שלך, אנחנו מדברים על בערך שבעה, שמונה מרכזי שירותים שנמצאים בנגב בכפרים שיש בהם אלפי תושבים, למשל אל-פורעה, ועוד מקומות, ביר אל-משאש, ועוד מקומות, שיש בהם בית ספר, יש סניף קופת חולים בחלק מהם, יש דרך סלולה, יש חשמל, בתי הספר מחוברים לחשמל, אבל נושא טיפות החלב, אני אשמח מאוד, אדוני סגן השר, שבתוכנית המשרד ל-2018 זה יילקח בחשבון ונעזור לאוכלוסייה חלשה זו. לא כולם יכולים להגיע לבאר שבע או למקומות מרוחקים מהכפרים האלה, במיוחד השכבות החלשות.

כפי שאמרתי, אדוני היושב-ראש, המשרד בוחן מחדש. אני אשמח מאוד אם תשלח לי פנייה על המקומות שתרצה, ואני אעביר את זה לטיפול, בבדיקה שבודקים בה את כל המקומות וטיפות חלב. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1073, של חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, חבר הכנסת אחמד טיבי, איננו נוכח. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1077, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. בבקשה, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. מכובדי היושב-ראש,

מדוח בטרם עולה שהשנה היו 24 מקרי מוות בעריסה, עלייה של שלושה מקרים לעומת השנה שעברה. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

מה עושה משרד הבריאות לצמצום התופעה? 3. האם יש המלצות ברורות כיצד להשכיב תינוקות במיטה?

תודה, אדוני היושב-ראש. 1. להלן נתוני משרד הבריאות על פטירות תינוקות ממוות פתאומי: ב-2015, 18, ב-2016 29, ב-2017, 17, וזה לא סופי. חשוב לציין כי הנתונים הללו לא מתקבלים בזמן אמת, ולכן המספר של שנת 2017 אינו בהכרח המספר הסופי.

חשוב לומר שלא ניתן לקבוע מגמה על סמך השוואה של מספר שנים קטן, במיוחד כאשר מדובר במספרים קטנים, באבחנה אשר נעשית על דרך השלילה,

אין בדיקה אבחנתית הקובעת את סיבת המוות כמוות בעריסה, והקביעה נעשית לאחר שלילית סיבות מוות אחרות. 2 3. משרד הבריאות מפרסם המלצות לשינה בטוחה לתינוקות בעלונים ובאינטרנט, וכן סרטונים. העברת ההמלצות האלה היא פעולת חובה בתחנות טיפת חלב. השנה הושק סרטון לפייסבוק בנדון. כמו כן, ניתן למצוא אותם בקישור, אני מקריא את זה: https://www.health.gov.il/Subjects/infants/care/Pages/SIDS.aspx

כבוד היושב-ראש, שאלתי את השאלה האחרונה, אם יש המלצות ברורות, כי כל פעם, היו הרבה מקרים, פעם אמרו שתינוק צריך לשכב על הבטן, אחר כך אמרו שצריך לשכב על הגב, פעם על הבטן, פעם על הגב, ואנשים מבולבלים. אני אומר לכם שאני מדבר עם אימהות ועם משפחות והם לא יודעים. השאלה היא איך משרד הבריאות יכול להביא את הידיעה המדעית, ההמלצה. אנחנו מקבלים את ההמלצה של משרד הבריאות, אנחנו רק רוצים לדעת מה היא, בשביל להעביר את זה. תודה, אדוני היושב-ראש. אתה זוכר, זחאלקה? פעם אספירין היה סם, אחר כך אספירין פתאום טוב ללב, אחר כך אספירין זה לדלל דם, כל מיני דברים.

בדרך כלל אני שומע לרופאים. מה שהרופאים אומרים, אני צריך להודיע על זה. משרד הבריאות בודק את זה די בקפדנות, ואני לא יכול להגיד לך למה פעם הוא אמר על הגב ופעם על הבטן. שוכבים בצד,

תודה רבה. כבוד היושב-ראש,

אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1114, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה נוכחת. אנחנו עוברים לשאילתה מס' 1117, של חבר הכנסת ג'מעה אזברגה.

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, אני שאלתי שאלה לגבי שירותי בריאות כללית, שדרשו בזמן האחרון מהרופאים שלא לתת לחולים חדשים תרופות מקוריות אלא רק ביוסימילר, וזאת משיקולים כלכליים. הנחיה זו פוגעת בשיקול דעתו של הרופא ובאוטונומיה של הרופא ובטובת המטופל ואיכות הטיפול. האם המשרד מסכים שלמערך שיקוליו של הרופא נכנסים שיקולים כלכליים על פני טובת המטופל? תודה, אדוני היושב-ראש. עמדת משרד הבריאות היא שיש לשקול שיקולים כלכליים לצד שיקולים של בריאות הציבור, אך באופן שאינו פוגע בטובת המבוטח,

קופות החולים מחויבות לפעול באופן מדויק לפי הנחיות המשרד. הנחיות משרד הבריאות מאפשרות להציע ביוסימילר למטופלים חדשים ולכאלה שיצאו מאיזון, ובלבד שאין כל פגיעה בחופש הבחירה של הרופא. שאלה נוספת או מסתפק? מסתפק. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, מס' 1142, של חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

מים מזוהמים ביישובים כפר יאסיף, ג'דיידה-מכר, ירכא ואבו סנאן. תושבי יישובים אלה התבקשו להרתיח את המים בעקבות זיהומים שהתגלו בתוכם. בעיה זו חוזרת על עצמה בתדירות של כל כמה חודשים,

רצוני לשאול: 1. מה מקור הזיהומים במים ביישובים אלה? 2. מדוע לא טופל הנושא עד היום? 3. מה נעשה כדי להבטיח שזיהומים אלו לא יחזרו בעתיד?

חבר הכנסת זחאלקה, 1. בהתייחס לזיהום האחרון, שטופל בתחילת ינואר, קשה לדעת בביטחון את מקורו. אנו סבורים שהמקור לבעיה היה זיהום מיקרוביאלי במקורות המים המספקים מים ליישובים אלו, כנראה בעקבות הגשמים העזים שפקדו את האזור בסוף השבוע שקדם לאירוע. 2. לא נכון שהבעיה חוזרת על עצמה בתדירות גבוהה, ובעצם ניתן לומר שכמעט אין זיהומים מיקרוביאליים ביישובים אלו. אולי קיים בלבול עם תופעת המים האדומים שאיתה אנו מתמודדים בשנה האחרונה בחלק מהיישוב ג'דיידה-מכר, והסיבות לכך יפורטו בהמשך. להלן כלל החריגות, מיקרוביאליות וכימיות, שנתגלו ביישובים מתאריך 1 בינואר 2016 ועד היום: בתאריך 22 באוגוסט 2017 הודענו על פסילת מים ביישוב ג'דיידה-מכר עקב חריגה בעופרת, חלק מהתופעה הכללית של אירועי המים האדומים. בתאריך 8 בינואר 2018, עקב חריגות במערכת האספקה האזורית כמוזכר לעיל, הודענו על פסילת מים ביישובים ג'דיידה-מכר, אבו סנאן וכפר יאסיף בעקבות זיהום מיקרוביאלי, והתושבים התבקשו להרתיח מים. בתאריך 11 בינואר 2018, עקב חריגה במערכת האספקה הפנימית של היישוב ירכא, הודענו על הרתחה בשכונת חיילים משוחררים. בהתאם לדרישותינו, ספק המים ביצע שטיפה וחיטוי לקו הראשי, המתפצל לקו אשר נמצא שאינו פעיל יחסית, וכנראה היו בו מים לא טריים, והם היו הגורם לזיהום המקומי. כחלק מאותו אירוע אזורי נמצאו שלוש חריגות מינוריות ביישובים אבו סנאן, ב-1 בינואר 2018, וכפר יאסיף, ב-9 בינואר 2018. 3. בסך הכול ניתן לראות מהנתונים שספק המים מבצע את שנדרש ממנו, עומד בתוכנית הדיגום שנקבעה, וכמעט אין זיהומים ביישובים אלו. בעיית המים האדומים שאיתה אנו נאלצים להתמודד בתקופה האחרונה נובעת משינויים שנעשו ברמה האזורית-ארצית במקורות אספקת המים לאזור, בשל מחסור גדול במי התהום שסופקו כל השנים ליישובים. בעיה זו מטופלת ברמה הארצית, רשות המים, משרד הבריאות ומקורות, ונעשים ניסיונות למצוא פתרונות הולמים לבעיה. משרד הבריאות משקף לציבור את איכות המים לפי יישוב באמצעות מערכת מקוונת להצגת נתוני איכות מי השתייה בישראל המופיעה באתר המשרד.

אנחנו עוברים לשאילתה האחרונה, מס' 1158, של חבר הכנסת ג'מעה אזברגה.

אדוני היושב-ראש, סגן השר, למעלה מחצי שנה עומדים חדר הלידה החדשים בבית החולים העמק ריקים, ללא שימוש, למרות הצפיפות בחדרי הלידה הישנים, והיולדות סובלות מתנאים ירודים. אני רציתי לשאול: 1. למה משרד הבריאות אינו מאשר את פתיחת החדרים החדשים? 2. מה ייעשה לפתרון הבעיה? תודה, אדוני היושב-ראש. בכלל, תן לי להגיד לך, יש שתי מערכות: יש מערכת הבריאות, משרד הבריאות, ובתוכו קופת חולים כללית, יש לה מערכת נפרדת. בדרך כלל אנחנו לא מתערבים להם. אנחנו נותנים להם את הכסף אבל הם מחלקים אותו איך שהם רוצים, כמובן, בתיאום איתנו, אבל זאת החלטה שלהם. הנושא נבדק מול שירותי בריאות כללית, ותשובתם היא שהם מטפלים בימים אלו בקבלת האישורים הסטטוטוריים המהווים תנאי לקידום הבדיקות לצורך אישור אכלוס. כעת מותנית חתימת רשות הכבאות לאישור התוכנית העדכנית בקבלת אישור של עיריית עפולה. לאחר קבלת תוכנית חתומה על ידי רשות הכבאות ניתן יהיה לבצע בדיקות אינטגרציה ותקן 1001, ורק אז ניתן לקבל אישור אכלוס. תהליך הבדיקות והאישורים צפוי לארוך חודשיים-שלושה. מסתפק בזה? אמרת חודשיים-שלושה?

תודה רבה. תודה, אדוני סגן השר. הודעה למזכירת הכנסת.

ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13), התשע"ח 2018, שהחזירה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון, תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) ולהצעת חוק התקנים (תיקון מס' 13). החלטת ועדת הכספים בדבר צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 2), התשע"ח 2017. תודה. תודה רבה. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, ד' באדר התשע"ח, 19 בפברואר 2018, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.